חברי חברי הכנסת,

היום יום שני,

אם הוגשו הצעות אי-אמון עד מוצאי יום רביעי הקודם, אנו מקיימים את הדיונים בהצעות אי-אמון בממשלה. רבותי, השבוע ביום רביעי יתקיים דיון על-פי בקשת 40 חברי כנסת, ש-43 חתמו עליה, בנושא התנהלות הממשלה, ואני רואה בכך גם את ההמשך של הנאום שנשא ראש הממשלה אתמול במוסד חוץ-פרלמנטרי, שמתייחס לפרלמנט כולו, ונדמה לי שההכרעה לגביו תהיה כאן, ולכן לא נקיים דיון מיוחד על נושא זה, שכן ראש הממשלה יופיע כאן בדיון על-פי מצוות סעיף 49א, כפי שהוגשה על-ידי חברי האופוזיציה, ואנחנו נסתפק בכך. אחרת בלי כל ספק היינו מבקשים מכבוד ראש הממשלה לבוא ולהופיע בפנינו על מנת לשמוע מה יש לחברי כנסת לומר על דבריו אתמול, ואולי גם לשמוע פרטים נוספים ממנו. אני מאוד מודה לכם. אנחנו עוברים עכשיו להצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה בנימוק: ראש הממשלה לחוץ המשנה את מדיניותו בהתאם לאינטרס שרידותו הפוליטית. ינמק חבר הכנסת חיים רמון. לרשותך עשר דקות מהרגע שאפעיל את השעון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בפורום האינטימי הזה אנחנו נוכל לשוחח על אירועי אתמול. אל תזלזל. אזרחי ישראל רואים אותך כולם.

אני חושב שבפורום הזה אנחנו יכולים לדון בעניין בצורה יותר חופשית ולא פורמלית. מי יענה? אני לא בטוח שיש תשובה. גם אם מישהו יענה, אני לא בטוח שיש תשובה. השר כחלון אינו נוכח. עוד לא הפעלתי את השעון. כל עוד השר כחלון איננו, ודאי שאין מקום להפעיל את השעון. נא להודיע לממשלה שהשר שמתכוון לענות מטעמה יימצא כאן באולם. בינתיים אתה יכול לדבר לציבור. לא אפעיל את השעון עד אשר ייכנס שר. אתמול, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראש הממשלה הגיע לאוניברסיטת בר-אילן, וכבר ציין היושב-ראש שראוי היה שיבוא לכאן. אני מסכים עם כל מה שיושב-ראש הכנסת אמר, ועוד יותר אני מסכים עם מה שרצה לומר, ומפאת כבודו של ראש הממשלה לא אמר. אם ניחנת בתכונה של בוחן כליות ולב, אני מברך אותך.

אני פשוט מכיר היטב את היושב-ראש ואת השקפותיו על כבודה של הכנסת. מכאן אני למד. ואמר בסופו של דבר, שהפתרון צריך להיות שתי מדינות לשני עמים, אני מקצר את נאומו.

לאחר שתקופה מאוד ארוכה, בכל פורום, בכל מקום, בעיקר במרכזי הליכוד, כשהעניין, נדמה לי, בא לדיון לפני שנים מספר, הוא הסביר בצורה די מרשימה מדוע הדבר הזה הוא אסון למדינת ישראל, והוא דבר שלא יעלה על הדעת. הוא אחז באמונתו זו

במערכת הבחירות וגם לאחריה, כאשר רצינו באמת להקים ממשלת אחדות לאומית, והוא אמר: שותפי הטבעיים הם אלה אשר שוללים את הקמתה של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, ומי שחלקו לא עם הקיצונים, סליחה, ולא עם המפלגות ששוללות, אני אינני רוצה להקים אתם ממשלה. אני רק מתפלא לדעת, חברי הטוב, השר לשעבר, איך ביום רביעי ידעת שמישהו ישנה את מדיניותו? כי ההצעה הוגשה ביום רביעי. אני הכנתי שני נאומים. כי כתוב פה. אני הכנתי שני נאומים. בהחלט יכול להיות. המכנה המשותף לשניהם היה הבלופים, ואני הסתכלתי על ראש הממשלה, ושאלתי: מה קרה? מה הביא את ראש הממשלה לשינוי הזה? האם באמת הבנה עמוקה שאין פתרון אחר, או רצון לרצות ולקרוץ ולומר: מה שאני אומר ומה שאני מציע, אל תדאגו, זה לא יתרחש. אני מקווה שחל בו באמת שינוי אמיתי. אני מאוד מקווה. אני יודע שאחרים רוצים,

מאמינים שזה רק מן השפה ולחוץ. ואז היה לי סוג של דז'ה-וו. אני זכרתי את בנימין נתניהו חודש לפני בחירות 96', ואומרים לו: אדוני המועמד לראשות ממשלה, אם לא תקבל את אוסלו, לא תנצח את הבחירות. אוסלו היה דבר מוקצה מחמת מיאוס מבחינת בנימין נתניהו, והוא אמר: אם צריך לנצח בבחירות ואין ברירה, שיהיה אוסלו. ולאחר הבחירות, כשנבחר, הוא עשה הכול כדי לא ליישם את אוסלו, ולמעשה להביא לכך שאוסלו יעבור מן העולם,

אני זוכר שהיה כאן בכנסת חבר הכנסת הרב ולדמן. הוא היה מהתחיה, והוא באמת דאג שמא בנימין נתניהו באמת השתנה ושינה את אורחותיו, וכל יום שהיה מסתובב מודאג, הוא היה שואל: איפה חיים? איפה חיים? ואז הוא היה מוצא אותי ואני הייתי מרגיע אותו. הייתי אומר לו: הרב ולדמן, אל תדאג. אין שום סיכוי. יהיה בסדר, מבחינתך. אל תדאג, שום דבר לא יקרה. ואז הוא אומר: עשית לי את היום, אני יכול לחזור הביתה בשמחה, הוא היה גר באפרת, היה ראש ישיבה שם. וכך כל פעם שהיה מודאג, היה מחפש אותי, אני הייתי המרגיע שלו.

כנראה. ואני רוצה, אדוני, לנסות לומר לכם,

ששתי מדינות לשני עמים זה לא טובה שאנחנו עושים לפלסטינים. אני מבין שאדוני מדבר אלי. אה, גם חבר הכנסת זבולון. אני מדבר אליך. מכיוון שכבודך רב, אני מדבר אליך בלשון רבים. עד עכשיו דיברתי בלשון רבים, היית יחיד. עכשיו קל לי. ואני חושב שאתם צריכים להבין ששתי מדינות לשני עמים זה לא טובה שאנחנו עושים לפלסטינים, זה אפילו לא טובה שאנחנו עושים לנשיא אובמה. זה אינטרס חיוני, קיומי של מדינת ישראל.

ודאי אדוני היושב-ראש היה רוצה לשאול למה, וחסכתי לך את השאלה, מכיוון שאתה בודק מה האלטרנטיבה, והיא כזאת שאתה אינך רוצה בה. היא מדינה אחת לשני עמים. גם אתה לא רוצה באלטרנטיבה שאתה מציע, חבר הכנסת רמון, אני אסביר לך למה.

היה אורח של הכנסת, הנשיא לשעבר קרטר,

תמיד נשיא. הוא אמר בצורה המפורשת ביותר, שהפרשנות היחידה לשתי מדינות לשני עמים, ששתי המדינות תהיינה שוות ביכולתן הפוליטית והצבאית. אני אגיב על זה, אני אגיע לזה. אתה מנהל משא-ומתן אתי על דבר שלא קיים. קודם כול, אנחנו בינינו נחליט שאין דבר שמאיים על הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית יותר מאשר מדינה אחת לשני עמים. נסכים על זה. היא ממילא תהיה, כי אין דרך אחרת, כי אם אתה לא אומר דבר אחר, הרי לא תימשך לנצח, אפילו לא מדינת ישראל הגדולה והחזקה לא תשרוד לנצח כאשר 3,

5 מיליוני פלסטינים יחיו פה בלי זכויות אזרח. יום אחד זה יקרה. יש הרבה מאוד קולות, אדוני היושב-ראש, בקרב פלסטינים מתונים שאומרים לתומכי שתי המדינות בצד הפלסטיני: מה אתם עושים? מה אתם מביאים עלינו צרה. עוד מעט, או-טו-טו, כבר, ובמונחים היסטוריים זה כבר, הרי אנחנו פה 20 וכמה שנים בכנסת,

הן עברו כהרף עין, מה זה עוד חמש, עשר שנים, הרף עין, והכהרף עין הזה, אתה חיוני בדיוק כפי שהיית בהתחלה.

גם אתה, אדוני היושב-ראש. כהרף עין עוברים. עוברים כהרף עין, ויש רוב. ומה עושים הפלסטינים המתונים שהם נגד טרור והם רוצים לחיות כמוך? איך אתה אומר, נחיה ביחד. הולכים לסנאט האמריקני, כמו מנדלה, ואומרים: כל מה שאנחנו מבקשים זה דבר פשוט שכל העולם מבין One Person, One Vote. איך תסביר שאתה לא נותן להם? איך תסביר שאתה לא אומר, ואז יש בחירות? ובכנסת הזאת הסיכוי שאתה תשב על הכיסא הזה, ואני מאוד אוהב את היושב עליו, קלוש עד מאוד, כי סך כל הנציגים היהודים של מדינת ישראל הגדולה שאתה רוצה, יהיו במיעוט. ואנה אנו באים? ואז יהיה סגן יושב-ראש, אולי שניים, אולי שלושה יהודים, והרוב יהיה ערבי-פלסטיני.

זכות הצבעה רק למי ששירת לצבא. הרי זה ברור, זה תהליך בלתי נמנע. הרי לא תעמוד בו. ואם לא תעמוד בו, מה האלטרנטיבה? הרי ברור לך שלא תוכל להמשיך ולשלוט על 4-3 מיליוני פלסטינים בלי שיהיו להם בסופו של דבר זכויות, זכויות מלאות, להצביע לפרלמנט וכדומה. כל הניסיונות בעולם למנוע זכויות כאלה נכשלו, מה לעשות. במדינות יותר חזקות זה נכשל, לא עובד. ולכן לא מתוך שמחה, אין לך ברירה. אם אינך רוצה לשלוט בהם, תן להם להיות במדינה, ותתווכח, ואז זה לגיטימי, כי כשאתה בא ואומר בעולם ואתה אומר לקהילה הבין-לאומית: תהיה מדינה פלסטינית, אבל יהיו עליה מגבלות של פירוז ושל ענייני ביטחון, נכנסה יושבת-ראש האופוזיציה. על מה ניהלה יושבת-ראש האופוזיציה דהיום, שרת החוץ דאז, את המשא-ומתן עם אבו עלא? אדוני היושב-ראש, למה אין שר? אני לא צריך. אני לא צריך, תאמין לי. לא בעמידה, חבר הכנסת מולה. מולה, למה לך להפריע לי?

למה? על מה היא ניהלה? היא אמרה: בהחלט אנחנו רוצים את הפתרון הזה, כי הוא חיוני לקיומנו, ויושבת-ראש האופוזיציה דהיום, כמו שאמרתי, ניהלה על זה בדיוק את המשא-ומתן. הוא לא נכשל, הוא הגיע לנקודה שהיו בחירות, ובבחירות הללו, לצערנו הרב, לא אנחנו ניצחנו,

ולכן הוא הופסק. אבל מאוגוסט 2007 ועד סמוך לבחירות התנהל משא-ומתן שלא הופסק, בדיוק על הבסיס הזה. וכאן המבחן של ראש הממשלה נתניהו, אחרי שאמר מה שאמר.

תמשיך. עשית צעד מסוים, תמשיך. מה הדרך הנכונה להמשיך? לבוא ולהגיד בדיוק מה שעשינו: בואו, תנהלו אתנו משא-ומתן על בסיס אנאפוליס ומפת הדרכים. על זה תנהל משא-ומתן, כאשר הבסיס הוא שתי מדינות, ואיזה אופי יהיה למדינה הפלסטינית שלא תפגע באינטרסים שלנו. על זה אנחנו יכולים לנהל משא-ומתן. ומדי פעם עולה פה, נדמה לי, השר ארדן, והוא כל הזמן צועק: ניהלתם משא-ומתן, מה יצא מזה? מה היה מזה? נכשלתם, לא היה משא-ומתן, הצעתם הכול וכדומה. חבל שהוא איננו, אבל אני מאוד רוצה להסביר לו את זה אחת ולתמיד, אילו יתרונות גדולים היו לישראל כתוצאה מעצם ניהול המשא-ומתן מתוך כוונה אמיתית ונכונה להגיע להסדר. אתה מניח שאם תסביר לו פעם אחת הוא יבין? כן, יש לי תקווה כזאת,

אף פעם אני לא מאבד את התקווה, ג'ומס, ודאי אתה לא מאבד תקווה וגם לגבי גלעד ארדן אתה לא מאבד תקווה. מה קרה? קודם כול צריך לדעת ששש שנים לא היה משא-ומתן. הממשלה הקודמת חידשה את המשא-ומתן. עם מי היא חידשה? עם הצד המתון, עם אלה שבאו ואמרו: אנחנו נלחמים בטרור. אני אתחיל קודם כול בפרק הראשון. הצד הפלסטיני התקדם, עשה דברים מאוד משמעותיים בנושא הביטחון. זאת לא הערכת המצב שלי, כי אולי אני נגוע,

ודאי תשב עם ראש השב"כ ותשב עם אנשי הצבא, והם יגידו לך שבשטח, ביהודה ושומרון, מבחינה צבאית וביטחונית נעשו דברים מאוד משמעותיים על-ידי הרשות הפלסטינית. לא הצלחה מאה אחוז. גם אנחנו, דרך אגב, לא מצליחים מאה אחוז. והשיא היה, ואני אספר לך, אדוני היושב-ראש, שטרום מבצע "עופרת יצוקה" היו חששות גדולים גם בדרג הצבאי וגם בדרג המדיני מה יקרה ביהודה ושומרון בעת שאנחנו פועלים בעזה. ולהפתעתנו, או לא להפתעתנו, היה שקט מוחלט ביהודה ושומרון, והרשות הפלסטינית פעלה ודאגה שכך יהיה. אתה חושב שכל זה היה קורה אם לא היה תהליך מדיני, אם לא היינו מנהלים משא-ומתן, אם הם לא היו אומרים, בצד אחד מתנהל משא-ומתן כדי להגיע לפתרון קבע ומצד שני יש תביעה לפעול על מנת ליישם את מפת הדרכים? זה קודם כול דבר מהותי. ביטחון. הרי כולנו כל היום: ביטחון,

חרדים לזה, ממצב של אינתיפאדה, ממצב של תוהו ובוהו בשטחים,

והדבר השני זה העולם כולו. היחסים עם העולם כולו היו כאלה שתמכו בנו כל הזמן, אף שבמקומות מסוימים, לא בכל המקומות היתה בנייה בהתנחלויות, כמו ביתר-עילית ומעלה-אדומים, וגם הממשל האמריקני אמר: כל זמן שאתם מנהלים משא-ומתן, אתם רציניים ואתם מתקדמים, אנחנו תומכים בכם, לא סתם תומכים בכם, אלא אנחנו נגד הטרור של ה"חמאס". הלכנו למבצע "עופרת יצוקה" המשנה לראש הממשלה הגיע, אני מתחיל להפעיל את השעון. אומנם דיברת רק איזה 18 דקות, אבל אני עכשיו מתחיל להפעיל את השעון. הוא עשה אתו הסכם שיישאר בחוץ. מרגע זה מתחילה ספירת עשר הדקות.

הלכנו למבצע "עופרת יצוקה". מבצע "עופרת יצוקה" היה מבצע מסובך ומורכב

בעיות לא פשוטות בדעת הקהל הבין-לאומית. למרות זאת, העולם כולו, ארצות-הברית, אירופה, תמכו בנו, ובסיום המבצע הגיעו לכאן, לירושלים, כל ראשי אירופה והביעו תמיכה בישראל ובמדיניותה. אדוני,

שזה היה קורה אם לא היה תהליך מדיני? איך אנחנו יודעים? תראה מה קרה בשלושה חודשים. ראש הממשלה הקים ממשלה, ובשלושה חודשים היחסים עם ארצות-הברית הידרדרו והיחסים עם אירופה, אפילו היום, הידרדרו.

כי אנחנו נהיינו סרבנים, כי לא רצינו לנהל את המשא-ומתן על-פי הקונסנזוס העולמי. אני עוד לא נגעתי ביחסים הביטחוניים עם ארצות-הברית. נחתם הסכם לסיוע ביטחוני לעשר שנים, של 30 מיליארד דולר, 3 מיליארדי דולר כל שנה, הסכם חדש. זה היה קורה ללא תהליך מדיני? בחיים לא. ויש הנושאים הביטחוניים שאני לא יכול לפרט כאן, אבל כל מי שמצוי בהם יודע כמה הם חיוניים לביטחונה של מדינת ישראל וכמה הם חשובים לביטחונה של ישראל. כל זה לא היה קורה אם לא היה תהליך מדיני. לכן, לבוא ולומר,

היה תהליך מדיני ולא קרה כלום אז הוא לא שווה, אז כדאי להיות סרבנים, אז כדאי לנקוט מדיניות שהיא הרסנית מבחינת האינטרס הישראלי, אני צריך להתחלף עם חבר הכנסת מגלי. אני רק מציע לך גם לענות לאותם אלה תוהים, שכאשר אתה נמצא במדרון חלקלק שאתה קובע שתי מדינות לשני עמים, מה שאתה אומר "שתי מדינות" זה לא מה שהפלסטינים, לא האמריקנים ולא האירופים מסכימים. ואז אנחנו מגיעים למצב שבו אתה ואני מתווכחים, ואנחנו כולנו נמצאים במצב שבו כולנו יכולים לתת דין-וחשבון על דבר שלא חשבנו מראש. דין-וחשבון זה לעצמנו או,

שאלתי, אדוני היושב-ראש, אני חולק עליך.

אני יכול להגיד מהרבה שיחות עם פלסטינים, שגם להם אין עניין בצבא. לא פעם ולא פעמיים הם דיברו על כך ואמרו על כך, אבל זה לא מה שחשוב.

חשוב שכל צורכי הביטחון, לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש פעמים חזרו על כך, גם ארצות-הברית וגם אירופה, ואמרו שיש הבנה מלאה לצורכי הביטחון של מדינת ישראל.

עצם קיום המשא-ומתן, עצם קיום התהליך המדיני, הביא ומביא יתרונות אדירים למדינת ישראל מכל הבחינות שפירטתי. הלוואי שהתהליך הזה היה נמשך. מה קורה אחרי אתמול? מה צריך לקרות אחרי אתמול, לדעתי? אני מאוד מקווה שהאמירה שנאמרה אתמול לא תישאר תלויה ועומדת באוויר. כשם שנתניהו באיחור, איך אומרים על זה? מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, הבין שבסופו של דבר זה הפתרון, הוא יבין שאת המשא-ומתן צריך לנהל על-פי המתווה היחיד שקיים, כי אחרת אנחנו שוב נידרדר לעימות עם ארצות-הברית. המסלול היחיד שקיים זה המסלול שבו הלכה הממשלה הקודמת. אין מסלול אחר. אני מניח שהשר ארדן יגיד לי שזה לא נכון ולא טוב, כמו שאמר לפני שבועיים שגם שתי מדינות לשני עמים זה לא טוב ולא נכון, וחבל.

שהממשלה הזאת, גם אחרות, לא יודעות להפוך את הבלתי-נמנע למעשה של חסד. למה לך לעשות את זה לאחר לחץ, לאחר

תיגרר לשם, שתעשה את זה בלי כל היתרונות? תעשה את זה עכשיו. תלמד ממה שקרה בשלושת החודשים האחרונים. למה לך להתמהמה? למה לך לעשות עוד משברים? למה לך להביא את ישראל להיכן שהבאתם אותה במהירות שיא? אני יכול להסביר: אם בנימין נתניהו חשב סתם שהוא צריך להגיד "שתי מדינות לשני עמים" כי המצב נפלא, נדמה לי שאפילו אתמול בנאומו, שאני בטוח שהקשבת לו, השר ארדן, הוא בא ואמר שיש איזה מצב בין-לאומי חדש. נכון. העניין הוא שאנחנו עושים את זה, האינטרס הישראלי,

בזה התחלתי.

אני אומר שזו שאלת המפתח. חיים, הוא אמר אתמול: הרי את מפורזת לי. תחזור.

חבר הכנסת ישראל חסון אומר, שאתמול הוא אמר: הרי את מפורזת לי. סליחה. תגיד לו של מי המשפט הזה. של טיבי.

אני יודע שטיבי, מאחורי זה ביבי. התפלאתי על המקוריות של חבר הכנסת חסון. וציפי. כנראה שאין לו יו"ד, גם בדיחה שלו.

טיבי, ביבי, ציפי, אין מקום יותר בעניין הזה.

יש ציפי ויש היתר.

אבל, השר ארדן, אני אומר לך: תבינו שזה מה שנכון. לא צריך לאלץ ולא צריך לכפות, כי הסטטוס-קוו הוא אסון למדינת ישראל. אלטרנטיבה למשא-ומתן על שתי מדינות לשני עמים זה קיפאון, ואני כבר אמרתי מה שאמרתי ואני לא רוצה לחזור,

ואני בטוח שמסיבה טובה. לכן, אני מציע לכם: אל תחכו. שיאמץ ראש הממשלה בריש גלי את מפת הדרכים ואת אנאפוליס ויקרא לראש הרשות הפלסטינית להמשיך את המשא-ומתן על בסיס אנאפוליס, כי אין בסיס אחר. אם הוא יעשה את זה, כמו שאתמול אמרנו שהוא עשה דבר נכון, אנחנו נתמוך בו, כי אנחנו חושבים שזה אינטרס ישראלי. אם הוא לא יעשה את זה ויתברר לנו רק דבר אחד: שכל מה שנאמר אתמול היה כדי לצאת מאיזה מצר, כדי שלא להגשים את זה, כדי לתעתע, כפי שהיה כבר בעבר, אני חושב שהוא יפספס הזדמנות גדולה להפוך למנהיג שיוביל את מדינת ישראל באמת בדרך השלום. חבר הכנסת רמון, אולי כדאי, לא. אנחנו רוצים לפחות לתת לו תקופה מסוימת, לתת לו הזדמנות, ליישם.

הוא יגיד, כבר אמרו את זה פעם, שהוא עמד או-טו-טו להביא שתי מדינות לשני עמים, ואנחנו הפלנו אותו. אז אנחנו לא עושים דבר כזה. חבר הכנסת חסון, אין צורך. אני מסיים את הנאום ופשוט פונה לחבר הכנסת ארדן ומבקש ממנו לא לנאום היום דברים שבעוד חודשיים, שלושה חודשים או ארבעה ראש הממשלה עלול לשנות ולא לדבוק באמיתות שאין להן שום קשר למציאות כפי שראש הממשלה היה דבק בהן עד לאחרונה.

אני מציע לחבר הכנסת ארדן לנאום עכשיו את הנאום שהוא ינאם אולי בעוד ארבעה חודשים, לטובת כולנו.

אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה: הממשלה מסוכנת לדמוקרטיה,

המועמד להרכיב את הממשלה הינו חבר הכנסת מוחמד ברכה. מנמק חבר הכנסת דב חנין. אדוני, יש לך עשר דקות לנימוק. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני חייב לומר לכם שאתמול צפיתי בטלוויזיה וסיכמתי לעצמי שבעצם זה אירוע מביך במיוחד, בערוץ הבידור, כי, אדוני היושב-ראש, מה שאנחנו ראינו היה איזה אירוע של דקלום מביך של ממרח של קלישאות שהודבקו זו לזו ממש בצורה הכי סטריאוטיפית, ללא שום שאר רוח וחשיבה, אוסף של גיבוב, של ססמה על גבי ססמה, איזה ממרח של דברים שכבר שמענו אותם כל כך הרבה פעמים, שמענו אותם יותר מדי פעמים. אדוני היושב-ראש, השטנץ הזה עובד על בסיס ידוע. מתחילים בתיאור צדקתנו ההיסטורית, ממשיכים בתיאור מסכנותנו העכשווית ומשלימים כמובן באוסף של ססמאות על צדקת דרכנו. צדקת דרכה של הממשלה כמובן, לא צדקת דרכי ולא צדקת דרכם של מחנה השלום ואנשי השלום בישראל. בשורה התחתונה, כן, ראש הממשלה אמר את צמד המלים "מדינה פלסטינית". אבל הוא עטף את שתי המלים האלה בכל כך הרבה תנאים מוקדמים, פשוט לגמרי, פשוט וברור: כל כך הרבה תנאים מוקדמים, כדי להבטיח שהמדינה הזאת לא תתקיים לעולם. כל כך הרבה תנאים מוקדמים כדי לוודא שזה יישאר רק דיבור, שזאת תישאר רק ססמה. אדוני היושב-ראש, יש לנו ניסיון עם ביבי נתניהו. בקדנציה הקודמת שלו הוא הצליח לבצע סיכול ממוקד לתהליך אוסלו. גם אז הוא אמר: אני מקבל את תהליך אוסלו. אני אקיים את כל מחויבויותיה הבין-לאומיות של ישראל. זה היה בלוף אז וגם עכשיו זה בלוף, אדוני היושב-ראש. הוא אומר בנאום שלו למשל: ישראל תהיה מחויבת, אדוני השר המקשר, לכל ההתחייבויות הבין-לאומיות של ישראל. אז הנה התחייבות בין-לאומית אחת של ישראל, שנקראת מפת הדרכים, שבה נאמר, אדוני השר, ואני מצטט מתוך הנוסח שמופיע באתר הכנסת: לביצוע מיידי בשלב הראשון, ממשלת ישראל תקפיא את כל פעילות ההתנחלות (כולל גידול טבעי). זה כתוב במפת הדרכים, שממשלת ישראל אימצה אותה. נכון, ממשלת ישראל, אחרי שאימצה את המפה, הגישה רשימה של הסתייגויות, אבל ברשימת ההסתייגויות אין הסתייגות מהסעיף הזה, אדוני השר המקשר, ולכן גם בנאום הזה, בעצם, מודל הבלוף ממשיך לעבוד. אנחנו כאילו מחויבים למחויבויות הבין-לאומיות שלנו. בפועל אנחנו כמובן מנסים לספר סיפורים לכל העולם, ואולי גם קצת לציבור אצלנו. הגרעין האמיתי של המדיניות של הממשלה הנוכחית, שהוא פרויקט ההתנחלויות, נמשך במלוא הקצב, במלוא התנופה. בשבוע שעבר נתתי פה רשימה חלקית של אתרי הבנייה שבהם ממש בימים אלה מתבצעת בנייה מסיבית. ומובן שכמו כל סוחר מדרג ב' שמנסה למכור את אותה הסחורה המקולקלת לאותם אנשים, יש היום מעט מאוד אנשים בעולם שיהיו מוכנים לקנות סחורה כלשהי מביבי נתניהו. אני שמעתי לפני כמה שעות את התגובות של שרי החוץ האירופים, של ברנאר קושנר מצרפת, של דייוויד מיליבנד מבריטניה, והם אמרו בצורה ברורה שמה שנתניהו אמר ממש לא מספק את אירופה, ומבחינתם אין בסיס לשדרוג היחסים בין ישראל לבין הקהילה האירופית. הם דיברו באופן מפורש על הקפאת הבנייה בהתנחלויות ועל כך שאירופה דורשת מישראל את ההקפאה הזאת כתנאי לשדרוג היחסים בין ישראל לבין הקהילה האירופית. אדוני השר המקשר, אני חייב לומר לך שיש לי קושי מסוים עם זה שאתה הוא זה שהולך להשיב, והקושי נובע מכך שמשום מה, כשאתה מדבר אני נוטה להאמין לך, יש בינינו ויכוח מאוד קשה בהרבה מאוד נושאים, אבל אתה אומר את דעתך, אני אומר את דעתי, שנינו מסכימים שלא להסכים וממשיכים להתווכח. משום מה, עם ראש הממשלה הזה יש לי בעיה אחרת. אני פשוט לא מאמין לו. אני לא מאמין לו בשום דבר שהוא אומר. אני לא מאמין לו גם כשהוא אומר דברים שלכאורה הם צעד קדימה, כמו מדינה פלסטינית. אבל אם אני כבר רוצה לדבר על אלה שראוי לא להאמין להם, מובן שמככבת כאן קודם כול מפלגת העבודה. מפלגת העבודה היא הגוף שלקח על עצמו את התפקיד הפתטי ביותר בממשלה הנוכחית, היא בעלת התפקיד הקבוע של מכשירת השרצים. ולכן מייד כשראש הממשלה מסיים את נאומו אנחנו שומעים את אנשי מפלגת העבודה מתחרים זה בזה בתור למיקרופון כדי להסביר כמה זה מוכיח שהם נהגו נכון כשהם הזדנבו לתוך הממשלה הזאת ובחרו לקבל תפקידים ומשרות, כי הנה, ראש הממשלה אמר "מדינה פלסטינית". מפלגת העבודה מזכירה את הדברים הידועים של אלכסנדר ינאי לאשתו שלומציון, הוא אמר לה: אל תתייראי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים, אלא רק מהצבועים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ומפלגת העבודה היא היום מפלגת הצביעות, היא מפלגת הבלוף, היא מפלגת הבגידה המוחלטת באמון הבוחרים, היא מפלגת הנטישה של כל ערך בפוליטיקה שלנו. הממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש, היא ממשלה מסוכנת, היא ממשלה מסוכנת לשלום, היא ממשלה מסוכנת לביטחון, היא ממשלה מסוכנת מכיוון שבהעדר שלום סכנת ההידרדרות להתלקחות באזור הזה הולכת וגוברת, וזאת סכנה אמיתית, זאת סכנה גדולה, ואין דרך אחרת להיחלץ מהסכנה הזאת אלא בתהליך אמיתי של שלום. אדוני היושב-ראש, אבל רשימת הרעות שממשלת ישראל הנוכחית מביאה עלינו לא מסתיימת בנאום נתניהו מאתמול, כי רשימת הרעות הזאת היא גדולה וארוכה. זאת ממשלה שמסמנת שורה ארוכה של איומים על הדמוקרטיה. היא מציעה שינוי, או יותר נכון שינויים מרחיקי לכת של כללי המשפט הקונסטיטוציוני, והיא משנה, מציעה לשנות, את כללי המשחק הקונסטיטוציוניים תוך כדי המשחק עצמו.

הצעות החוק שאנחנו אמורים לדון בהן מחר, כפי שאני שומע, משנות את כללי האי-אמון.

בואו נעלה את הרף שנדרש לאי-אמון. אפשר בכלל לקבוע שהכנסת לא רשאית להביע אי-אמון בממשלה, למה להשאיר בכלל בידי הכנסת את הסמכות להביע אי-אמון בממשלה?

חבר הכנסת רותם, שאתה אפילו תומך בזה, זאת רק הפשרנות של ראש הממשלה, זאת רק הפשרנות, אני אומר, הממשלה הזאת מתחלקת לשני חלקים, לחלק הצבוע, שאותו ביבי נתניהו מייצג, ולחלק חסר הבושה, שאותו חבר הכנסת דוד רותם מייצג. ובין שני החלקים האלה אני חייב לומר לכם שהברירה היא מאוד קשה, אבל היא לא ברירה בין דבר טוב לדבר טוב יותר. הממשלה הזאת מסכנת את הדמוקרטיה גם בשינוי כללי המשחק הקונסטיטוציוניים, גם בשינוי כללי המשחק הפרלמנטריים. כל המהלכים שעשיתם פה: כשחסרים לכם חברי כנסת, סגני שרים יכולים להיות חברים בוועדות, חוק נורבגי חצי עקום וחצי מבושל שנועד לתת לכם פתרונות לצרכים הקואליציוניים שלכם, חקיקות מואצות בנושאים בעלי משמעות ציבורית גדולה, חוק ההסדרים חסר התקדים מבחינת היקפו שאתם רוצים להביא לפני הכנסת, פגיעה בתנאי עובדים ובזכויות של עובדים בחוקים של הכנסת, כמו החוק שיובא לפנינו היום, אני מניח שלקריאה שנייה ולקריאה שלישית, חוק ששולל מעובדים את הזכות לדמי הבראה, והכוונה שלי היא לא לעובדים שמיוצגים על-ידי ההסתדרות, כי אם לעובדים שאינם מאוגדים בהסתדרות, כמו הסתדרות המורים או ארגונים אחרים שאינם מאוגדים בהסתדרות. אתם משרתים אוליגרכיה. את האוליגרכיה הזו אתם משרתים במגוון של דרכים, בין היתר בהפרטת המקרקעין העצומה שנקראת הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. אדוני היושב-ראש, ישנן סיבות רבות להביע אי-אמון בממשלה הזאת: סכנה לשלום, סכנה לביטחון, סכנה גדולה מאוד למרחב הדמוקרטי בישראל. ראוי, אדוני היושב-ראש, שאת הממשלה הרעה הזו נעביר מן העולם מוקדם ככל האפשר.

ישיב על ההצעות במשולב השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, בראש ובראשונה חבר הכנסת חנין, גם אני, כשאני מקשיב לך, אני מאמין שאתה מאמין בכל מה שאתה אומר. אבל גם אתה צריך פעם לבחון את הדיסוננס, איך קורה שבתחום מסוים אתה מצליח כל כך להשפיע על הציבור ועל חברי הכנסת, ובתחום אחר עמדותיך כל כך לא רלוונטיות וכל כך לא משפיעות. אני מקווה להשתפר. אני מאמין גדול באמרה של חז"ל, שניכרים דברי אמת. דברים שהם נכונים וצודקים, הציבור משתכנע מהם. כנראה העמדות האחרות שלך, שאולי רלוונטיות לציבור אחר, לאו דווקא הציבור היהודי שחי במדינת ישראל,

הן פחות נוטות לשכנע אותו. בכל אופן אני הקשבתי היטב, ואני מתנצל על שאיחרתי, חבר הכנסת רמון.

הייתי צריך להביע את דברי גם בישיבת סיעת הליכוד. אז אתה בעד מדינה פלסטינית?

אני כאן משיב בשם הממשלה. את דברי בסיעת הליכוד אמרתי בשם חבר הכנסת ארדן. אני לא מדבר על עצמי בגוף שלישי, כי אני לא מספיק חשוב בשביל זה, אבל שם דיברתי בשם עצמי, וכאן אני מדבר בשם הממשלה. הממשלה עדיין בעד מדינה פלסטינית? הרבה יותר מעניין מה אמרת שם. אני מקווה שחברת הכנסת חוטובלי הצליחה לשכנע אותך בשטרסבורג בעמדותינו, חבר הכנסת פלסנר. שמעתי שהיו לכם הרבה שעות שכנוע בעניין הזה. שכנוע לא לגיטימי. אז מה היה בסיעה? זה יותר מעניין. מה הממשלה אמרה שמענו אתמול. יצאתי לפני שראש הממשלה השיב. יש לכם מסופים, אתה יכול להתעניין. לא מה ראש הממשלה אמר, אלא מה אתה אמרת.

אני אספר לך את זה במזנון. זאת אומרת, יש לך דעה, אבל אתה לא תומך בה עכשיו. יפה. הקשבתי לכם רוב קשב, וניסיתי להבין,

חוץ מהאינטרס הפוליטי הלגיטימי לנגח את הממשלה ולנגח את ראש הממשלה, ניסיתי באמת להבין מה העמדות שראש הממשלה הביע אתמול שלא מקובלות עליכם, בעיקר עליך, חבר הכנסת רמון. הרי אתם רוצים לטעון שאתם מפלגת מרכז,

שמייצגת קונסנזוס רחב בחברה הישראלית. השר גלעד ארדן, אולי לא שמעת. אני בירכתי ואמרתי שהוא עשה צעד נכון, והצעתי לו גם להמשיך ולעשות אותו כדי שזה לא יישאר תלוי ועומד. לכן אתה מנחש מה אמרתי, וניחשת לא נכון. אני אסביר למה אני מתכוון. למה אתה מעליב את ראש הממשלה? אתה מייצג את הממשלה?

אם ראש הממשלה אימץ את עמדותיו של חיים רמון, באמת צריך להביע בו אי-אמון. לא אמרתי שהוא אימץ את עמדותיו של חיים רמון. ליברמן אימץ את עמדותי, גם אתה. האמת היא שזה הפוך, אני אימצתי את עמדותיו של ליברמן, כי הוא בעד מדינה פלסטינית, בעד חלוקה, לתת את, הוא בעד הרבה מאוד דברים.

אולי תאפשר לשר המקשר להביא את עמדת הממשלה? חבר הכנסת רמון, יש סיכוי שאני גם אוכל להתנהל כאן כמונולוג, לפחות בחלק קטן מהדברים? אתה חסרת לי כל כך.

כבר חודש מתכונן להגיש אי-אמון כשאתה באולם, ופתאום היתה, אני התעדכנתי מהדוברת שלי מה אמרת, בכל הדברים שאמרת. אני מעריך שהבנתי את המסר שלך, גם לגבי העמדות שראש הממשלה אמר וגם לגבי העמדות שאתה רוצה לבקש שכבר נאמר קדימה. אז בוא נתחיל קודם עם מה שהוא אמר ונראה אם אתם יכולים לתמוך במה שהוא אמר תמיכה מלאה וגורפת. אני רשמתי לי תשעה מסרים מאוד חשובים שראש הממשלה אמר אתמול. קודם כול הוא אמר שתנאי להגעה להסכם קבע, הסכם שלום אמיתי שמסיים את הסכסוך, זה שמדינות ערב, ובוודאי שותפינו למשא-ומתן, הפלסטינים, יכירו בכך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אני חושב שעל כך אתם צריכים לברך. אני מניח שאפילו חבר הכנסת חנין צריך לברך על כך, אלא אם כן חבר הכנסת חנין סבור, כמו חלק משכנינו הערבים וחלק מהנהגת ערביי ישראל, שצריכה לקום מדינה פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון ועזה, ופה במדינת ישראל צריכה לקום מדינה דו-לאומית או מדינה שבעתיד ניתן יהיה להתווכח על הזהות שלה, על הדגל שלה, על ההמנון שלה, ויכוח שלא מתקיים במדינות באירופה שבהן יש מיעוטים אתניים, לפחות לא לגבי הסמל, הדגל ואוטונומיות תרבותיות וחינוכיות. דבר שני שראש הממשלה הדגיש, ואני חושב שיש עליו כמובן קונסנזוס נרחב מאוד בחברה הישראלית, הוא שאין שום משא-ומתן, ולא יכול להיות שום משא-ומתן, על כך שפתרון הבעיה של הפליטים הפלסטינים, וכולנו כמובן מבינים את מצבם הקשה ואת מצוקתם, ואולי זה מה שהרגיז חלק נכבד מיריבינו מהשמאל הקיצוני של המפה הפוליטית, שראש הממשלה אולי סקר את ההיסטוריה והזכיר שוב מי הם אלו שאחראים למצבם הקשה של הפליטים הפלסטינים, ומצבם הוא קשה כפי שאמרתי,

מדינות ערב שמסרבות כבר עשרות שנים לקלוט אותם ולתת להם זכויות ולפתור את הבעיות הקשות שלהם. אבל ברור לכולם שפתרון בעיית הפליטים הפלסטינים יכול להיות אך ורק מחוץ לשטח מדינת ישראל, כיוון שהכנסתם לתוך מדינת ישראל, משמעותה היא חיסולה של מדינת ישראל. אלה היו שני המסרים הברורים, החשובים, הקונסנזואליים, שראש הממשלה ביטא אתמול, ועל כך אני חושב שאין חולק ברוב הקשת הפוליטית שמרכיבה את כנסת ישראל. ראש הממשלה דיבר על עוד כמה עקרונות, שיכול להיות שלגביהם בניואנסים, ולא רק בניואנסים, יש לך, חבר הכנסת רמון, אולי שוני בעמדות מאתנו, ולא הייתי מציע לך להמליץ לי או למי מחברי לאמץ את עמדותיך בעתיד, כי זה לא יקרה. לפחות לגבי נושאים כמו אחדותה של ירושלים. אני יודע שאתה סבור שהטיעונים שלכם בנוגע לשכונות ערביות, זה גם סוג של מינוח, "שכונות ערביות בירושלים" בעצם הן ההכשר ללגיטימציה עתידית לחלוקתה של ירושלים. באותה מידה אפשר לומר ששכונות עם רוב ערבי ביפו גם יצדיקו בעתיד ויתור, אדוני השר, אפשר לשאול אותך שאלה?

נשאלו הרבה שאלות לפני שנכנסת, חבר הכנסת חסון. בעוד 30 שנה, אבל אני לא מעוניין. יש לי פשוט עוד פגישות, ואני כבר הרבה זמן על הדוכן. אני מתנצל, חבר הכנסת חסון. אשמח להשיב לך בזמני החופשי, לא על חשבון המליאה. אני חושב שראש הממשלה התחייב אתמול באופן פומבי,

ואני בטוח שבעניין הזה לא נאמץ את עמדותיך ואת עמדת יושבת-ראש קדימה לגבי חלוקת ירושלים. מה עמדת ליברמן? אני מקווה שגם אתם תגבו את הממשלה ואת ראש הממשלה. אנחנו לא רוצים, אני לפחות לא רוצה את וולג'ה. אם תגיד לי שוולג'ה זה ירושלים, זה בסדר. תספר לי מתי היית שם לאחרונה. חבר הכנסת רמון,

הטיעון הדמגוגי הרדוד והשטחי, שלפיו מקום שאזרחי מדינת ישראל לא נוהגים לבקר בו, כי הפלסטינים מייצרים שם אלימות, כלומר המקום ההוא נידון לכך שצריך לוותר עליו, אם כך צריך לוותר על ואדי-עארה. עוד מעט אולי נוותר על יפו, אם יזרקו שם אבנים באופן קבוע ויקשיבו למסרים שלך.

אבל, חבר הכנסת רמון, אתה גדלת ביפו. אם יקשיבו לך הערבים שם, ויזרקו אבנים כל שבת, ולא יבקרו שם יותר יהודים, המסקנה לפי דבריך היא שצריך לוותר גם על יפו. וולג'ה זה מקום יחסית מאוד שקט. הוא רק פשוט, כרגע, עד שלא ישמעו לך הפלסטינים. אף פעם הוא לא היה ירושלים. לא היה, לא קרוב, לא נמצא, לא בהיסטוריה. חבר הכנסת רמון, הרי היית פה לפני כמה דקות, נתת את דעתך. תן לשר לסיים בבקשה. יש מכון ירושלים, שב שעתיים, תלמד. אם לא תלמד מספיק, לך לחבר הכנסת רותם.

חבר הכנסת רמון, אני מבקש לתת לשר לסיים את דבריו.

שלא תצטרך לחזור בך אחר כך פשוט. חבר הכנסת פלסנר, אתה לא שמעת אותי? באמת. ראש הממשלה גם סקר את ההיסטוריה של העם היהודי. יכול להיות שבעניין הזה קצת פחות נוח לכם לשמוע, כי אני מאמין שרוב הציבור מבין שכאשר ראש הממשלה מדבר על מדינה פלסטינית מפורזת, ועמדתי הפרטית בעניין הזה היא פחות רלוונטית, ראש הממשלה קיבל את ההחלטה שלו, והוא זה שמוביל את מדיניות החוץ של מדינת ישראל. הוא קיבל את ההחלטה הזאת גם לאור עובדות ונסיבות שאתם ושלטון קודם הציבו בפניו, ובהחלט, גם לאור המצב הבין-לאומי החדש, עמדות הממשל האמריקני, החשיבות שראש הממשלה מייחס לטיפול באיום האירני. אבל עדיין ראש הממשלה בא ממקום אחר מכם. כי כשראש הממשלה מדבר על זכותנו על יהודה ושומרון, על מקומות כמו שילה, כמו עלי, שיש בהם היסטוריה יהודית רבת שנים, ואנחנו באמת רוצים להגיע לפשרה עם הפלסטינים, אבל מתוך מקום של אמונה בזכותו של העם היהודי, זכותו המוסרית, לשבת גם במקומות ביהודה ושומרון. אנחנו לא רצים כבר לוותר ולנהל משא-ומתן בחדרי חדרים, וכבר להציע ויתורים של כמעט 100% משטחי יהודה ושומרון,

כאשר ה"חמאס" בשלטון, כאשר הרשות הפלסטינית לא מוכנה כלל להכיר בזכותו של העם היהודי למדינת לאום במדינת ישראל.

אני חושב שהציבור מבין היטב, אני מקווה לפחות שהוא מבין היטב, את ההבדלים בין גישתו של ראש הממשלה לבין הגישה שאתם הובלתם. דבר נוסף שראש הממשלה אמר אתמול, שיש לו כל הרצון וכל הכוונות לקדם ולהקל על חופש התנועה של הפלסטינים. אין לנו שום רצון ושום כוונה למשול בפלסטינים. באותו הקשר, ולא פחות חשוב, כשדיבר ראש הממשלה על ירושלים, וזה דבר שאני שכחתי לומר קודם, אחד הדברים החשובים ביותר שמדינת ישראל בשליטתה בירושלים, ובפרט במקומות הקדושים,

שכאשר המקומות הקדושים הם בשליטת מדינת ישראל, אין ספק שכולם מבינים שחופש הגישה וחופש הפולחן לכל הדתות יובטחו לתמיד. ראש הממשלה גם הבהיר, ואני חושב שגם על כך אתם צריכים לברך אותו ולתמוך בעמדתו, שאין לו שום כוונה להרחיב את גבולות הוויכוח, ולקחת או להפקיע שטחים נוספים לטובת הקמת יישובים נוספים. אבל באותה מידה ראש הממשלה הבהיר שאין לנו שום נכונות, או שום רצון, להתעלם מהצרכים הטבעיים של יישובים שהוקמו כחוק על-ידי כל ממשלות ישראל, ולהתעלם מהצרכים הטבעיים שם זה בעצם לפגוע בזכויות אדם. אני בטוח שאפילו אתם, בלי הבחנה בין יישובים שנמצאים בגושי ההתיישבות לבין יישובים אחרים, לא תעשו את ההבחנה המרושעת הזו, לא מרושעת, אולי שנובעת מחוסר הבנה, ולא תגידו שילדים שנולדו ביישוב מסוים, אם הוא לא נמצא בגושי ההתיישבות לא צריך לפתוח להם כיתת גן, אלא צריך לצופף אותם במבנה קטן ולהכניס 80 ילדים בכיתת גן. רק שתדע, אתה חוזר על זה. לא היה לנו ויכוח עם אף אחד על כיתת גן. היה לנו ויכוח על כיתת גן שרצו לבנות אותה 3 ק"מ מהיישוב בקריצת עין, וכיתת הגן הזו הפכה להיות יישוב, אז רגע, רגע. לא היה לכם ויכוח.

האם אני יכול להבין מדבריך שעמדתך ועמדת קדימה היא שביישובי קבע, לא היה שום ויכוח.

בתוך קו הבנייה, הקו הכחול,

ניתן להקים מבנה ציבור לצורכי ההתפתחות הטבעית? לא הרחבת אוכלוסייה. השר, זה באמת חשוב. באמת חשוב, אני אומר את זה בכנות, לא לצורך ניגוח פוליטי. תקשיב, אני אספר לך. הייתי יושב-ראש של ועדה לבנייה, חבר הכנסת רמון, אני לא יכול לאפשר לך לספר לו סיפורים. אני מבקש מהשר, אם יש דברים שאתה רוצה לספר לו, לספר לו בזמן הפנוי.

רגע, אבל, אחרי התשובה הזאת אני אמשיך,

אני ממש רוצה לשמוע את עמדת הממשלה ולהמשיך בדיון.

הייתי יושב-ראש ועדה שקבעה, ואתה יכול לראות את זה, שדברים שבתוכו, של

כיתה, חדר על הגג, אין בעיה. יתירה מזאת, אני הצעתי אפילו שעל כל 100 בתים יבנו שלושה בשנה. לצערי הרב, המתנחלים דחו את זה, כי אצלם ריבוי טבעי זה דבר שאפילו לא נשמע כמותו, אפילו לא בעזה. תודה, חבר הכנסת. אז בתוך הקו הכחול ניתן לבנות לצורכי ציבור? ודאי.

בלי הבחנה בין, כן.

יש הבדל בין שירותים חיוניים והרחבת האוכלוסייה.

לא היתה הגדרה לקו הכחול אף פעם, וכל הזמן הקו הכחול זז, ואז בנו.

בקו הבנייה הקיים היום. אני מבין מה אתה אומר. מועצת יש"ע עושה כל שנה מסיבת עיתונאים ומודיעה שהגידול ביש"ע היה 10%, 15%. אתה תסכים אתי שהם באמת פורים ורבים.

לא, לא. טוב, עכשיו היושב-ראש קובע. אני מבקש לסיים את עמדת הממשלה. אנחנו צריכים להמשיך בדיון. דווקא זה החלק הכי מעניין. עוד מעט השר יסיים. אתם יכולים לשבת אתו בצד ולשאול את כל השאלות. אני ממש לא מאפשר דיון, טוב, משפט אחרון. חברים. חבר הכנסת חסון.

הסכמנו לאוטונומיה פלוס. משפט אחד. השר ארדן, לא, לא, חברים. אני ממש לא מאפשר את זה. השר ארדן, כדאי שתדע, היושב-ראש לא מאשר את זה.

חברים, אני מבקש לתת לשר להביא את עמדת הממשלה. בסדר, השר, היושב-ראש,

השר מטעם הממשלה צריך להביא את עמדת הממשלה. כל השאלות לשר, אתם יכולים לפנות אליו בצורה מקובלת על-פי תקנון הכנסת.

הפרלמנט,

אדוני היושב-ראש, אפשר משפט?

אבל אתם מפריעים לדיון. חברים, אי-אפשר כך.

רוצה להתייחס, השר צריך להתייחס, חבר הכנסת פלסנר. משפט אחד לעובדות. עוד דקה הוא מסיים,

לא, לא. אני לא מאפשר את זה. אי-אפשר כך. אוקיי. אתה לא מרשה, אני לא עושה.

אני הייתי רוצה לסיים במשפט האחרון,

באמת לא על רקע פוליטי.

על הדברים שגם אתם לכאורה מסכימים עליהם, תעשו חושבים גם עם עצמכם, מה גורם היום למובארק לומר שאף אחד לא יכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. אם אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, כנראה גם מדינות ערביות וגם אירופה מניחות שאין לנו קווים אדומים, והתחרות הפוליטית הזאת תמשיך להזיז אותנו עוד ועוד גם לפגוע באינטרסים הבסיסיים ביותר, עוד פעם,

השר ארדן, אתה דורש ממנו דרישה, לא דורש. לא דורש כלום. ממובארק אתה דורש דרישה שאין לה שום רלוונטיות מבחינה מדינית, והיא נוגדת את ההלכה האסלאמית. איך אתה רוצה שהוא יעשה את זה?

נדמה לי שהנשיא מובארק, ואתה אמור להכיר אותו יותר טוב ממני, כשהיה איום על המשך השלטון העתידי שלו הוא הוציא את הפעילות הדתית מחוץ לחוק בפעילות הפוליטית. אז אני חושב שאני יכול לצפות מהמנהיגות הערבית בזירה הבין-לאומית הפוליטית שכאשר דורשים, וכבר מקבלים, הכרה בעתיד במדינה פלסטינית, כלומר מדינת לאום לעם הפלסטיני, אנחנו יכולים להתאחד בדרישה מקדמית,

אבל בטח לא דחייה על הסף כזאת בוטה, של הכרה בכך שמדינת ישראל תהיה לעולמי עד מדינת הלאום של העם היהודי. מדינת לאום שלנו היא גורם שיביא לכך שהפליטים יחזרו רק לשם, כי שם זה מדינת הלאום שלהם. אנחנו מגדירים את עצמנו,

לא יבואו הנה פליטים פלסטינים, כי אנחנו מדינת הלאום של העם היהודי. לכן גם אין זכות שיבה של ערבים למדינת ישראל. זאת המשמעות של מדינת לאום. אני מאמין לך שאתם רוצים לעמוד על העמדות האלה בתוקף. אני רק אומר: כיוון שהיום לא אתם בשלטון, ברוך השם, חשוב שגם עמדתכם הפומבית תישמע, כי יש לזה חשיבות ברמה הבין-לאומית, כשחושבים שאפשר להמשיך לגרור את מדינת ישראל, השר להגנת הסביבה גלעד ארדן: לעוד משא-ומתן על ויתורים, כשהדבר הבסיסי והעיקרי ביותר, שיעכב הגעה לכל הסכם שלום, לא פתיר כרגע. לא הסכמנו לזכות השיבה, ועמדנו על זה. לכן אני מבקש לדחות את הצעות האי-אמון. אני מבקש גם מכם.

תודה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה לענייני ביקורת המדינה בעקבות דיון מהיר בנושא: הפיקוח על מזון לבעלי-חיים, דוח מבקר המדינה 59ב, הצעת חבר הכנסת דב חנין.

אנחנו ממשיכים בדיון. אני מזמין את חבר הכנסת זאב בוים מטעם סיעת קדימה. חבר הכנסת רמון,

אתם לא יכולים לעשות את זה, אתם מפריעים לחבר הכנסת בוים שהולך לדבר. יש לך שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראינו בתשובתו של השר ארדן, חברי סיעת קדימה, אתם מפריעים לחבר סיעתכם לדבר. חבר הכנסת יואל חסון.

התיישבת שם בשביל להפריע לי? לא מפריעה לך, המורה, או שאת רוצה להצטרף לקדימה? הצטרפה אלינו ברגע זה. רק בליכוד לא יודעים. זאב, time-out, אין לך

חכה, דבר חופשי.

אתה יכול להמשיך לדבר. אבל אין שר. תעשה הפסקה. אז אתה יכול לדבר, אבל זה לא על-חשבון הזמן. דבר לא על-חשבון הזמן. אומרים שחיים רמון עוד לא עזב את הממשלה.

הוא יכול לדבר בלי הקצבת זמן. דבר, אין לך שר. אחרי זה יגדילו לך את הזמן. חברים, אני מבקש לא להפריע לחבר הכנסת בוים לדבר.

יכול להמשיך. השר ייכנס.

אנחנו למדנו, יושבת-ראש הכנסת דליה איציק היתה אומרת: תמשיך לדבר, אם השר לא יגיע עד סוף הדברים שלך אז נוסיף לך.

עד שהשר לא נכנס הוא מדבר בלי שזה,

עם כל הכבוד, לא אתם קובעים פה את דרך הדיון. חבר הכנסת יואל חסון, אתם מפריעים כרגע לחבר הכנסת בוים לדבר. הפרעתם לו לעלות על הבמה. אני מבקש לאפשר לחבר הכנסת בוים להביע את עמדתו. לשמור שלא סופרים את הזמן כל עוד אין שר. את הנוהג הזה שומרים.

כל זמן שזה זמן סיעה של קדימה, זה לא נחשב.

אדוני היושב-ראש, תודה על עזרתכם. חבר הכנסת בוים, נא להמשיך. אדוני היושב-ראש, אני אמשיך בדברי, אבל אם אצטרך יותר זמן, אבקש שיינתן לי, כי פה צריך באמת לקזז. דרך אגב, בניגוד לחברים שאני שומע פה, לרבות חבר הכנסת רותם, הנכון, הראוי, ועל-פי המסורת והנוהג, שישב שר, נציג הממשלה, בדיונים במליאה. ככה צריך.

עכשיו אין, ואנחנו לא יודעים בדיוק למה. אני אדבר, אבל אני, אולי צריך למנות עוד שר. חבר הכנסת מולה, לא רק שאתה מדבר, אתה גם יושב עם הגב לדוכן. חבר הכנסת מולה. יושב-ראש ועדת חוקה, וזה לא מכובד. חברים, היושב-ראש,

נכחנו, וחשנו במבוכה הלא-מבוטלת שפקדה את השר המקשר גלעד ארדן בדברים, סוג של אפולוגטיקה וניסיון להבחין בין מה שהוא מייצג פה כנציג הממשלה לבין מה שהוא אמר כנציג הליכוד בסיעת הליכוד. אני קורא הודעה של חברת הכנסת חוטובלי על כך שמבחינה רגשית הודעתו של ראש הממשלה אתמול מאוד קשה עליה. אני גם מאמין לה, חיפשתי טישיו כדי לנגב את הדמעות כהשתתפות בצערה. אתמול קרה דבר מכונן שאי-אפשר לזלזל בו ואי-אפשר להמעיט בערכו. אתמול קבע יושב-ראש הליכוד את עמדת הליכוד והמחנה הלאומי, שארץ-ישראל מהירדן ועד הים תחולק, בעתיד תקום בשטח הזה, לצדה של מדינת ישראל, מדינה פלסטינית. זה העניין. זה העיקר. אני רוצה לברך את ראש הממשלה על אומץ הלב שלו לעמוד כך ולהגיד את הדברים, במיוחד כשאנחנו יודעים איזה הרכב פוליטי הוא הקים בממשלה הנוכחית. מבחינה זאת ראש הממשלה נתניהו, יושב-ראש הליכוד, הוא ממשיכו של יושב-ראש הליכוד מנחם בגין, כי מנחם בגין, ב-1968, בניגוד לתפיסת העולם של התנועה הלאומית, בעצם כבר קבע שעבר הירדן המזרחי שוב לא יהיה חלק ממשאת הנפש של העם היושב בציון, ונסתפק בזה, כך הוא אמר אז, שמדינת ישראל תשתרע מהים עד הירדן.

עד שנת 2003, לפחות באופן מפורש, נאמר במצע הליכוד, ואני אז הייתי חבר בליכוד, שמהירדן עד הים לא תקום מדינה פלסטינית. בא אתמול יושב-ראש הליכוד, ראש ממשלת ישראל, וקבע: בין הירדן והים תוקם מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. הוא קבע תנאים מוקדמים, תיכף נדבר על התנאים המוקדמים,

חבר הכנסת בוים. הוספתי לך יותר מדקה וחצי כבר.

אני לא אסיים. אני אמשיך לדבר עד שיבוא לכאן שר.

אבל אתה לא קובע.

סליחה, חבר הכנסת בוים.

אבל אתה לא יכול לקבוע את הזמן. אין שר,

קודם כול, אני לא מפסיק את הדיון. אני הוספתי לך, אני אבקש, חברי הכנסת, לא להפריע. אני אבקש לא להפריע. אני אבקש לא להפריע. יש תקנון בכנסת, ואתה צריך להפסיק את הדיון. חבר הכנסת בוים ביקש תוספת זמן. הזמן הוסף ואני מבקש, אתה תפסיק את הדיון, אתה לא תגיד לי מה לעשות, חבר הכנסת יואל

כשתשב פה במקומי, תחליט מה לעשות. שר, חבר הכנסת בוים, אני הוספתי לך את הזמן. אני מבקש ממך. אדוני,

אני מבקש לסיים.

אתם יכולים לפנות ליושב-ראש הכנסת. תודה. חבר הכנסת יואל חסון. חברים, אתם רוצים שאני אתחיל להזהיר אתכם, באמת. תרשו לי. נחמן, תרשה לי רגע אחד לדבר עם היושב-ראש.

חבר הכנסת בוים, אנחנו לא פותחים פה דיון. אתה ביקשת תוספת זמן, הזמן הוסף. אני אבקש ממך, רגע, רגע, סליחה.

אתה יכול להתייחס לנושא. אתה יכול לתת לי רשות לדבר? אני נותן לך רשות לדבר. אני מבקש ממך גם לסיים. תודה רבה. אז תקשיב בבקשה. הוויכוח הזה התחיל במשפט הראשון או השני שהתחלתי לומר. היה פה מצב שהשר המקשר יצא, ולא היה פה שר. אמרנו, וכולם מסכימים פה, שזה בניגוד לנוהג, בניגוד אולי לתקנון אפילו, ולמסורת של הכנסת, שמישהו מהשרים צריך להיות פה בדיון.

בעצם היתה הבנה שאני אמשיך לדבר כדי שלא לעשות הפסקה, ואם ייכנס השר ואני עוד ארצה להשלים, אז נקזז את הזמן. עכשיו תראה, לא נכנס לכאן שר עדיין. אני, את מה שרציתי להגיד, עוד לא סיימתי. אם היה נכנס שר, אז יכול להיות שהיינו מתווכחים על הקיזוז, חבר הכנסת בוים, אנחנו לא פותחים פה במשא-ומתן. אבל אתה הולך לעשות פה מעשה, אני הוספתי לך זמן.

אני מבקש ממך לסיים.

אני מבקש ממך לסיים. אתה קיבלת זמן קצוב לדיון, עם כל הכבוד.

אני רוצה, בהצעת אי-אמון, אני רוצה שיהיה פה שר שישמע את הצעת האי-אמון, כדי שיוכל לענות על, סדרנים, אני מבקש, לא יכול להיות,

חסר לכם שרים, רק 31, זה קרקס. זה לא כנסת, חברים, אני מבקש מכם. אנחנו רוצים שר

חוק ומשפט. קצת רספקט לבית הזה, אתה לא מתבייש? אין שר, מה הקרקס הזה? אתה לא מתבייש להפר פה בריש גלי, לבעוט ברגל גסה כל מסורת בבית הזה? מה קרה לך? 30 שרים, חבר הכנסת בוים. אתה יושב-ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת בוים, אני מבקש ממך לסיים.

אנחנו נחכה, אני לא יורד. חבר הכנסת בוים. חבר הכנסת בוים, אני מבקש ממך לסיים, לא עושה הפסקה, אתה לא תקבע לי איך לנהל את הישיבה.

אתה לא תקבע לי איך לנהל את הישיבה. אם לא תעשה הפסקה, אני לא יורד. אל תאיים עלי בבקשה. אל תאיים. חבר הכנסת בוים, זמנך תם. חברי סיעת קדימה, אני מבקש מכם לשבת במקומכם. אתם מבזים את הבית הזה. לא נשב. אנחנו רוצים שרים, עריצות של יושב-ראש, את הראש שלך, אדוני היושב-ראש. אני לא מפסיק את הדיון. אתה עושה פעולה שהיא מנוגדת לכל המסורת שקיימת בבית הזה, חבר הכנסת בוים. אז במטותא ממך. אתה יכול להכריז על הפסקה. אני לא מכריז על שום הפסקה. אם אתה לא מכריז על הפסקה, אני לא יורד. אני ממשיך בדיון. אין מספיק שרים. תביאו שרים, שרים. בכל הבניין הזה אין שרים. אולי ניתן בונוס לשרים, מה זה הדבר הזה? בכוח? חברים, עם כל הכבוד. אני קורא לכם לסדר, את כולם. אני מבקש. שום הפסקה. אני קורא לכם לסדר פעם ראשונה. אין שום תקנון שמחייב אותי לעשות, את הישיבה הזאת. אם אתה לא סיימת את דבריך יש מסורת פה. יש מסורת, עם כל הכבוד, אני מנהל פה את הישיבה ואני אחליט. ואתה חורג מהמסורת הזאת ובועט בה ברגל גסה, תודה.

ואנחנו לא ניתן לך את זה. הנה, הנה.

תודה, חבר הכנסת בוים, סיימת את דבריך. נא לרדת. כל הכבוד לשר, יש 40 שרים, אני מזמין את חבר הכנסת דוד רותם. אני מבקש לפזר פה את ההפגנה, חברים. אני מבקש מהסדרנים לסדר פה את העניינים.

הכנסת רותם, אתה מוכן לעלות? חברי חברי הכנסת, אתם מוכנים לעשות פה סדר? עם כל הכבוד. עם כל הכבוד. חבר הכנסת רותם, נא לעלות לדוכן. הקרקס נגמר. אני מבקש מהסדרנים שכל מי שעומד פה, או שהוא יושב, או שהוא יוצא החוצה.

אדוני היושב-ראש, תן לי,

רק לבקש מחברי קדימה לצאת החוצה. אני מבקש ממך לא לחמם את העניינים פה יותר מדי.

כי חברי קדימה הרי ממילא לא מבינים מה שמדברים אתם, אז למה הם צריכים לשבת בפנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חייב לומר שפרט לזה שיש איזה נוהל שביום שני הסיעה הגדולה באופוזיציה צריכה להגיש הצעת אי-אמון, אני לא בדיוק מבין את נושא הצעת האי-אמון שהוגשה. לי יש בעיית הבנה. אני לא הבנתי את הצעת האי-אמון, כאשר מצד אחד, אני שמעתי אתמול את נאומו של ראש הממשלה, ואני מוכרח לומר, לא כל כך אהבתי. אני חייב לומר. למה לא אהבתי? משום שגיליתי פתאום שראש הממשלה מאמץ קצת מתורתה של קדימה. הרי מה רצתה גברת ציפי לבני כתנאי להצטרפותה לממשלה? רק דבר אחד. שראש הממשלה יגיד את הביטוי "מדינה פלסטינית". אתמול ראש הממשלה אמר את זה. אז באיזו טענה אפשר לבוא לראש הממשלה, שהוא משנה את מדיניותו על-פי הלחץ שמופעל עליו כדי לשמור על שרידותו? לו אמר ראש הממשלה אתמול להיפך, אז אני מבין, היו אומרים: הוא רוצה לשמור את אנשי הימין הקיצוני אצלו בממשלה, אז הוא אומר דברים נגד מדינה פלסטינית, אבל כאשר ראש הממשלה מתחיל לאמץ את תורתה של קדימה, לבוא ולומר שזה מפני שהוא חושש משרידותו הפוליטית? עם כל הכבוד, אני חושב שהצעת האי-אמון הזאת הוגשה על-פי מה שהם חשבו שיגיד ראש הממשלה, אבל הפעם הם פספסו. ראש הממשלה נשא נאום ציוני אמיתי. רק דבר אחד קשה לי עם נאומו של ראש הממשלה: שמעון החשמונאי כבר אמר: לא ארץ זרה כבשנו, אל נחלת אבותינו חזרנו. הזכות שלנו על ארץ-ישראל איננה בזכות הכוח, לא בשל כיבוש. זכותנו על ארץ-ישראל היא משום שבורא העולם ברא את העולם והחליט שהוא נותן את ארץ-ישראל לעם היהודי. חבר הכנסת חסון,

מקצה אחד של המליאה אתה צועק לו לקצה שני? אומות העולם הכירו בזכותו של עם ישראל על ארץ-ישראל, בכתב המנדט, בהכרזה על החלוקה. היו אלה הפלסטינים הערבים שלא הכירו בזכותנו. וצריך לומר ביושר, גם לחברי קדימה, שי חרמש, תעביר את מה שאני אומר לחיים רמון, אני יושב פה מסיבות אישיות, כי אני רוצה לשמוע אותך. אני יודע שאתה יושב פה מסיבות אישיות, כי אם היית שומע להוראות הסיעה שלך היית יוצא, כי אסור לשמוע אותי.

למה אסור לשמוע אותך? כי אני אמרתי להם שההתנהגות שלהם היא קלוקלת, ואיך שהם השתוללו כאן כשאתה לא היית, הצעתי ליושב-ראש פשוט לזרוק את כולם החוצה, אז הם החליטו להעניש אותי ולצאת כשאני מדבר. אני מוכרח לומר לך שאני הולך היום לכותל לבקש סליחה, שקדימה לא יענישו אותי. ואחרי זה הכול יהיה בסדר? אני מקווה. אם לא, אני אבוא לבקש מהם סליחה. על כל פנים, צריך לומר ביושר: זכותנו על ארץ-ישראל איננה ניתנת לוויכוח. מי שחושב, חבר הכנסת חסון, אתה מפריע לי כבר פעם שלישית. מה עשיתי, אתה מפריע לי, זה מה שאני רוצה לומר לך.

אתה מדבר עם אנשים באמצע.

שאתה מדבר עם אנשים באמצע נאום של חבר הכנסת. זה מה שמפריע לי. ולכן אנחנו צריכים לומר לראש הממשלה: תזכור את זכותנו על ארץ-ישראל, גם אם כרגע אנחנו לא מממשים אותה. על הזכות אל תוותר לעולם. מותר לנסות להגיע להסדר שלום, אבל על הזכות אסור לנו לוותר.

את הצעת האי-אמון הזאת הייתם צריכים להגיש לפני שבוע. אחרי נאום אתמול הייתם צריכים למשוך אותה.

לא, אחרי נאום אתמול אתה צריך להגיש אי-אמון. נכון,

זה מה שאמרתי, רק שיצאתם ולא שמעתם. תודה.

בקדימה יש פלורליזם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת וחברי הכנסת מקדימה הרציניים שזה עתה נכנסו, באנו במיוחד, יצאנו, באנו רק לשמוע אותך,

אני חייב לומר שבקצב הזה ספק אם תחזיקו מעמד באופוזיציה. אז אני אומר שתיכנסו, יכול להיות שהולם אתכם יותר להיות בשלטון. קשה לכם שם, אני אומר שלפעמים בצדק. זה מאוד קשה, אבל אנחנו מתגברים. קשה להתגבר על דברים מסוימים, במיוחד שאין להם הצדקה במציאות. הייתי אתמול בנאום, הופעתי בבר-אילן כאחד האנשים, כדי לשמוע, ואני חייב לומר שנכנסתי בחששות גדולים, ויצאת בהתפעלות.

לקחת לי את המלה מהפה. אני עוזר לך, בן-סימון. ואני חייב לומר שצריך להעריך אדם שינק תורה, כמעט קנאית, בחלב אמו, וכעבור 60 שנה עומד לפני קהל, עולם ומלואו, נאומו שודר בכל העולם, ואני חייב לומר, כמי שהוא לא חסיד, אצלנו כתוב: לא תבשל גדי בחלב אמו. וצועד במורשת רבין. אני אומר לך, צריך להעריך אדם שעושה מסלול כזה. כמי שראה אותו פה באוגוסט 2005 מתנדנד ועוזב ממשלה על ההתנתקות,

ואתמול שמעתי אותו מדבר על שני המנונים, שני דגלים, שתי מדינות, אבל. אבל אחת מפורזת.

לא שמעתי את ה"אבל", ישבתי בצד בו ה"אבל" הזה לא נשמע. לכן אני אומר שנעשה אתמול מעשה, עם כל הספקנות שלי, נפל דבר בישראל. לי יש דעה מסוימת לגבי מי יכול לעשות שלום במדינה הזאת, ולצערי לא דווקא מהמחנה שלי, הוא לא חזק בזה. לכן אני אומר שאני מאוד מעריך אנשים שיכולים לסחוף המונים לכיוון הנכון, לכיוון של השלום. עשה את זה מנחם בגין, ואני אומר את זה בהתפעלות,

עשה את זה בגדול, ספק אם למישהו היום היה אומץ להחזיר את כל סיני כדי לעשות שלום עם מצרים, וטוב שזה קרה בזמנו. לכן אני אומר שאתמול ישבתי בהתפעלות, לא בחלק ההיסטורי, אלא בחלק האחרון, לראות אדם מתהפך מול כל העולם, צריך להעריך את העניין הזה. לכן היה אתמול מפגש יוצא דופן בין הליכוד, קדימה ומה שנשאר ממפלגת העבודה, כמעט זהות רעיונית, אידיאולוגית, כמה נשארו?

בעצם יכולת להקים פה גוף פוליטי שיוביל את ישראל למרחבים גדולים. ייתכן שצריך, בגלל מה שיקרה בליכוד, בגלל הדאגה ששמעתי מהשר ארדן, מדודו רותם ומעוד כמה אנשים, ייתכן שהם לא יוכלו לעמוד במשימה הזאת, תעזרו להם,

אני מדבר ברצינות, אני מדבר אל אנשי קדימה: יכול להיות שדווקא בעת הזאת הכוחות שמאמינים בדרך הזאת,

אם הוא יחתום הסכם על שתי מדינות, יש לו 28 אצבעות for granted פה. לא צריך לשכנע אותנו, אנחנו פה.

גם נבוא להצביע. חשבתי שהיום אני אצביע אי-אמון, אבל אחרי הנאום של אתמול אמרתי שאין לי סיבה.

ולכן אני כמובן תומך בנאום, לא תומך באי-אמון. אל תיקחו את זה באופן אישי. דני, רציתי לספר לך, לא, אתם יכולים לשבת יחד ואתה תספר לו את הסיפור. ממילא המיקרופון נמצא אצלו, ואותך לא שומעים. תשבו אחר כך ותספר לו את הסיפור,

תודה.

חבר הכנסת נסים זאב, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתחיל בדבר תורה, בדבר הלכה,

ואני מבקש שלא תחשיב לי את הזמן הזה. יש מחלוקת מה מברכים על "במבה", אם מברכים "בורא פרי האדמה" או "שהכול נהיה בדברו". אל תיכנס לוויכוח בין שני הבנים של הרב עובדיה. אבל על דבריו של אובמה אין מי שאומר "שהכול נהיה בדברו", ואנחנו לא חברה-בת של ארצות-הברית ושל אובמה. סוף-סוף קם מנהיג במדינת ישראל ואמר שלא מניפים דגל לבן.

לא קודם כול "נעשה ונשמע": קודם כול מכריזים הכרזה נבובה שאין לה שום בסיס, אין לה שום יסוד, שתי מדינות לשני עמים, ואחר כך מדברים על התנאים. לראש הממשלה היתה אמירה ברורה, מפורשת, שתנאי קודם למעשה, אדוני העיתונאי ודאי מכיר את זה בהלכה ובגמרא, וכי יש להתחיל את המשא-ומתן ללא תנאים מוקדמים. אבל מה הוא אמר?

שהוא יכרע ברך לפני הפלסטינים? מה אתם רוצים? מה אתם מבקשים מראש הממשלה? כל מה שהוא אמר אתם לא מסתפקים? שמעתי את חיים רמון, וחשבתי שהיום יהיו לו חיים חדשים, הוא יתחיל לחייך, סוף-סוף ראש הממשלה אמר איזו אמירה שתואמת, במקביל למה שקדימה הכריזה השכם והערב שלוש שנים: שתי מדינות לשני עמים.

קודם כול, תנאי קודם למעשה. והתנאים צריכים להיות ברורים: על הפלסטינים להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, וזה התנאי הראשון. ירושלים לא תחולק, היא תישאר בירת ישראל המאוחדת. מה, שכחנו את תקופת ברק, שהוא נתן כבר את ירושלים? היינו צריכים להתווכח על הכותל המערבי, מאיזה צד ניכנס לכותל. מדינה פלסטינית מפורזת זה תנאי הכרחי. למה הם לא מסכימים? אם באמת פניהם לשלום, מה הבעיה שלא יהיה להם נשק? אבל יש להם תוכנית עכשווית, ויש להם תוכנית עתידית. ובתוכנית העתידית הם רוצים להשאיר את האופציה הצבאית ליותר מאוחר. את זה אסור לתת להם. לגבי בעיית הפליטים הוא אמר באופן הברור ביותר, שהיא תמצא את פתרונה מחוץ לגבולות מדינת ישראל. ציפי לבני אמרה בזמנו מספר כזה, מספר אחר, אני אומר לכם, ברגע שפורצים את העניין הזה ברמה המהותית, אין פה מספרים, הלחצים יתחילו, ואם יש אפשרות ל-50,000, למה לא יותר? ראש הממשלה אמר אמירה מאוד חשובה, אדוני היושב-ראש, ואני אומר את זה לאנשי הימין, שכל כך חוששים: הוא בעצם אמר: אני מדבר על המהות.

תקראו לזה מדינה פלסטינית, אבל אותה מדינה היא אוטונומיה, כי ברגע שזאת מדינה מפורזת,

אם הפלסטינים יסכימו

אז מה אכפת לנו שתהיה להם תחושה שסוף-סוף יש להם מדינה? למה אתם, אנשי קדימה, רוצים שראש הממשלה ירוץ ויכרע ברך, לפני מי? כבר ראיתם בכלל את הפרטנר שיש לדבר אתו? מה, אבו מאזן בכלל שולט בשטח? הלוא אנחנו רואים את מה שקורה פה. אם צה"ל לא נמצא בשטחים ביהודה ושומרון, מי שולט שם? שצה"ל ייסוג רק יום אחד מהשטחים, הרי ה"חמאס" שולט שם. לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שראש הממשלה,

קם מנהיג בעם ישראל ואומר את האמת לעם ישראל וגם מוריד את הלחץ הבין-לאומי מעלינו. לכן באמירה זאת יש גם אמירת

הוא צריך לתקן את העוול שלכם של שלוש שנים, שאתם הכרזתם שתי מדינות וקיבלתם 7,000 "קסאמים" על מדינת ישראל. איזה חורבן הבאתם עלינו, הוא התקפל,

אז סוף-סוף בא מנהיג ואומר: זהו, די לאמירות, הוא התקפל. חבל שאין לי יותר זמן, אבל אני מקווה להשלים את דברי אולי בהמשך השבוע. אתה יודע שש"ס היתה בקואליציה של קדימה, אז עם כל הכבוד, הוא שכח. כאשר אתה מדבר על החורבן, הייתם חלק

אכן, תעינו ותעתענו. אתה לא אמרת: טעינו. זה חלק מהווידוי. מודה ועוזב ירוחם. תודה.

אדוני היושב-ראש, השר המקשר, נראה לי בתקופה האחרונה במקום השר המקשר, השר המגשר. חברי חברי הכנסת, התוויית דרכה של הממשלה בנושא המדיני, כפי שבאה לידי ביטוי אתמול בנאומו של ראש הממשלה, קיבלה תגובות שונות מימין ומשמאל, בעד, נגד, אולם ככל שחולף הזמן התגובות מתמתנות והדבר מוכיח שהנאום אכן היה דרך האמצע בנסיבות המדיניות הנוכחיות. מר נתניהו לא הלך שבי אחר ססמאות קיצוניות מהימין ולא הרחיק לכת שמאלה. הוא השתדל להציג מדיניות סבירה עם כל הסייגים שישראל רואה בהם צורך חיוני וקיומי עבורנו. מבחינה זו, נאומו של נתניהו היה תשובה נכונה לנאום של הנשיא האמריקני. נתניהו נהג בבחינת "אל תתגרו באומות", שזה ציווי וזה נכון לעשות, והבית הלבן אומנם לא הגיב בצורה שלילית. אני חושב שזו גם ההזדמנות לחזור ולהגיד כמה מלים כנגד אלו שמוציאים דיבתנו, דיבת ישראל רעה בעולם, בוושינגטון ובעוד בירות בעולם. מי שנפגש עם מדינאים, פוליטיקאים, מסביר להם איך ממשלת ישראל מרמה, כמה אי-אפשר לסמוך על ההבטחות שלה, והכול כביכול כדי לקדם את השלום, אבל התוצאה של הדברים האלה היא הגברת העוינות, עמדות קיצוניות יותר כלפינו. בשבת האחרונה קראנו על המרגלים שהוציאו דיבת ישראל רעה, וזה היה יותר גרוע מחטא העגל. בחטא העגל ביקשו מחליף למנהיג שלא ראו אותו. בחטא המרגלים היתה מרידה במנהיג. הרבה יותר גרוע. הם בכו כל הלילה כי לא רצו להיכנס, הם פחדו להיכנס לארץ-ישראל להילחם, בבוקר הם כבר שבו בתשובה, הם כבר היו מוכנים, הם כבר עלו לראש ההר. לא קיבלו את התשובה שלהם, עד שכל הדור ההוא, מגיל 20 עד 60, מי שהיה אמור להילחם, במשך 39 שנה מתו במדבר ולא זכו להיכנס.

האקט הזה לצאת כנגד המנהיג, זו היתה מרידה, ועל מרידה אין כפרה בשום מקום. גם הדברים האלה נקראו מרידה. איזה דברים? אני דיברתי על אלה שמוציאים דיבתנו רעה באומות העולם, והתוצאה היא שמציגים אותנו באור לא נכון, מקשיחים את עמדתנו מול העמדה של העולם, גם באמריקה, גם כאלה שנמצאים בתוך הבית הלבן, גם ארגונים או אנשים מטעמם מסתובבים שם ומוציאים דיבתנו רעה. יש לנו מספיק את שלנו, אנחנו לא צריכים תוספת. לכן, אני חושב שבתקופה הקשה הזאת צריכים לחזק את ראש הממשלה, לתת לו גיבוי, שיוכל להוביל את המדיניות בצורה מושכלת, מאוזנת, בקשיים הגדולים שיש למדינה בתקופה הזו.

תודה, אדוני. חבר הכנסת מסעוד גנאים. שלוש דקות לרשותך.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

זה נכון שאתמול סוף-סוף ראש הממשלה הוציא מפיו את שתי המלים, נאנס להוציא.

ככה לפחות היתה שפת הגוף שלו. "מדינה פלסטינית", וכנראה הן שתי מלים, הוא לא רוצה את ארבע המלים: שתי מדינות לשני העמים. אבל זה יוצא אותו דבר. נכון שסוף-סוף הוא הוציא מפיו את שתי המלים, "מדינה פלסטינית", אבל באותה העת ובאותו הזמן ובאותה נשימה הוא בלע את המלים האלה ולא נתן למדינה פלסטינית להיוולד כמדינה. זו מדינה-לא-מדינה, וכנראה חשוב לחזור למשפטו של בן-גוריון: לא חשוב מה אומרים הגויים, חשוב מה עושים היהודים. ואני לא מצפה שהמעשים של ראש הממשלה ייתנו תנאי חיים למדינה הפלסטינית, כפי שהוא אמר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראש הממשלה רוצה,

לרקוד בשתי חתונות, ושתיהן אינן החתונות האמיתיות. הראשונה החתונה האמריקנית, ומהתחלה כאשר תהיתי למה הוא בחר באוניברסיטת בר-אילן, אז גם בזה הוא רוצה להתחרות באובמה, משום שהוא בחר באוניברסיטת קהיר. שאלתי את עצמי: למה לא לבוא לפה, לכנסת? למה לא תפרש: הוא הלך באומץ למקום שהוא מעוז הימין. יש כמה תשובות. אני מקווה שראש הממשלה ייתן לנו כמה אופציות, הוא היה מוכן,

הלך למעוז הימין, דווקא תגיד לו שהוא אמיץ,

ראיתי שם, איזו אמיצות? אבל זה נכון. מה זה "לא נכון"?

באוניברסיטת בר-אילן לא היתה לו שום מחויבות לכלום, אם הוא היה בא לפה, כאן זה הרבה יותר מחייב.

מחייב יותר, כי פה הרשות המחוקקת. חשבתי על זה. גם בזה הוא רוצה להתחרות באובמה. החתונה השנייה, לפי דעתי, שראש הממשלה רצה לרקוד גם בה, היא חתונת הימין הלאומי, אנשי ארץ-ישראל השלמה.

לפי דעתי, בסוף צריך לבחור בחתונה אחת מהן, והעיקר,

הוא צריך לרקוד בחתונה הנכונה ולכוון את נאומו לפרטנר הערבי-הפלסטיני שאכן הוא הכיר בזכות קיומו במלים, אבל לא נתן לו את האוויר הבסיסי לחיות כשהתנה את התנאים כמו הכרת הערבים בישראל כמדינה יהודית, פירוז, כריתת בריתות או הסכמים, מדינה בלי ריבונות ובלי ירושלים. אדוני היושב-ראש, שלום לא עושים במלים ולא בנאומים, שלום עושים במעשים ובהכרעות גורליות. מנהיג הוא מי שמסוגל לקחת סיכון בחיפושו אחרי הסיכוי לחיים בטוחים ונורמליים לאזרחי מדינתו ומעדיף את שלום אזרחיו על שלום הקואליציה שלו. זה צריך

כן, הוא שומע אותך. נכון שזה כפי שתיארו, שאיש ימין מבית ימני כמו נתניהו אומר "מדינה פלסטינית", זה צעד גדול לנתניהו, אבל, לפי דעתי, זו עדיין דריכה במקום לתהליך השלום.

אדוני חבר הכנסת אורי אריאל. שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, בשבוע שעבר קראנו על פרשת המרגלים. רק רגע, חבר הכנסת אריאל. חברי סיעת קדימה, אתם לא יכולים לעשות פה ישיבת סיעה. חברת הכנסת איציק. אפשר לעשות את זה בחוץ. אתם מפריעים. מדברים ביניכם, וזה מפריע.

כן, אסור לדבר בזמן שחבר כנסת נואם. תוציא אותנו. תוציא אותנו. אתה מחפש בכוח? כן. אתה באת להפריע, חבר הכנסת אפללו?

מתאים לך שחברי כנסת אחרים מפריעים לך כאשר אתה על הדוכן ומדבר? תודה, חבר הכנסת אפללו. תודה. באמת, חינוך, חינוך. מכובדי היושב-ראש, בשבוע שעבר קראנו על פרשת המרגלים. המרגלים נשלחו על-ידי משה, והיו מראשי הציבור. הם חזרו אל העם, והובילו אותו לעבר הקטסטרופה של 40 שנות הליכה במדבר, עד שתם כל הדור ההוא, להוציא שניים: כלב בן יפונה ויהושע בן נון.

אדוני ראש הממשלה, כנראה, אם היית בדור ההוא, חס וחלילה יכול להיות שהיית בין העשרה. לא עמד לך כוחך. לא היתה בך האמונה שאפשר לנצח, שאפשר וצריך ליישב את כל ארץ-ישראל, והודעת אתמול, בנאום שמבייש את כולנו, על האפשרות שפה, חס וחלילה, תוקם מדינת "חמאסטן", כפי שאתה עצמך כינית את הדבר הזה. אני בטוח, אדוני ראש הממשלה, שכשם שכולנו עמדנו תחת החופה ואמרנו: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, התכוונת לזה בעת שאמרת את זה. אז למה אתה, אדוני ראש הממשלה, מתערב ועוצר בפועל תוכניות לפיתוח ירושלים? מה הוא אמר על ירושלים? אם אשכחך ירושלים, נאמר. למה אתה עוצר את הפיתוח? יגידו אנשים: אבל הרווחנו זמן בנאום הזה, הסתדרנו עם אובמה, הסתדרנו עם פלוני, עם אלמוני. לא הסתדרנו. מי שנכנע ובורח, כולם ירדפו אחריו. וזה מה שקורה מייד עכשיו. גם אירופה מודיעה שזה לא מספיק, גם מצרים, וכן הלאה וכן הלאה. כשבגין ויתר על סיני הוא הסביר לנו, ואני הייתי שם, שהוא מציל את יש"ע. כן, עבר דור, וראינו לאן הגענו. אתה, אדוני ראש הממשלה, שוויתרת ב"וואי", הסברת לנו שאתה מציל את שאר יהודה ושומרון, והנה, הגענו ליום הזה. אני חושב שראש הממשלה הוכיח אתמול שהוא בוגד בערכי הליכוד, הוא בוגד בערכי מצע הליכוד הרשום, הוא בוגד בהבטחותיו לבוחרים, ובמציאות הזאת לא נותר אלא לומר לו: אדוני ראש הממשלה, לך הביתה. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת אריאל, לא הפריעו לך, נכון?

לא, אבל אני רוצה שתדבר. לא הפריעו לו, כי אף אחד לא העז לגונן על ראש הממשלה מול התקפותיו. חבר הכנסת אורי אריאל, תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ראשית אני רוצה, אדוני היושב-ראש, להפנות דברים אליך, כחבר בנשיאות הכנסת, ודרכך ליושב-ראש הכנסת. הרי לא רק שנאום פוליטי חשוב, לפחות בעיני אומרו, נאמר מחוץ לכנסת, מחוץ לבית-הנבחרים של מדינת ישראל, ודווקא כפי שעשו כמה מקודמיו של מר נתניהו, יש מי שהלך לכנס הרצלייה ויש מי שהלך לכנס קיסריה כדי להכריז כל מיני הכרזות משמעותיות, הוא הלך לאוניברסיטת בר-אילן. אז לא רק שהנאום הזה לא נאמר כאן, מעל הדוכן הזה, נשיאות הכנסת בחרה היום לא להביא את הנושא הזה, או לא לאשר אותו כנושא דחוף לסדר-היום, בטענה שיש ביום רביעי דיון בשל 40 חתימות בנושא התנהלות ראש הממשלה. הנושא של התנהלות ראש הממשלה וההצעה הזאת היו עוד לפני הנאום, והיה אפשר לדבר עליהם אחרת. אבל שבכנסת עצמה לא יהיה דיון בנאום של ראש ממשלה, שלפחות מחשיבים אותו גם אלה וגם אלה, שהוא חשוב ומבטא מפנה, וכל מיני דברים כאלה,

שזאת פגיעה חמורה בכנסת ובמעמדה. מילא שראשי ממשלה הולכים לחפש במות נוחות להם, במות ללא קריאות ביניים, במות סטריליות, שהם יכולים להגיד שם כל מה שהם רוצים, אבל שהכנסת עצמה, נשיאות הכנסת, יושב-ראש הכנסת, יבחרו מרצונם להעלים את הנושא הזה מעל סדר-יומה של הכנסת,

שאין לו שום מקום בחיים פרלמנטריים. מה גם שההצעה לא באה מחבר כנסת אחד מסיעה קטנה, ולא משניים, אלא מעשרה חברי כנסת שמייצגים יותר מ-90% מחברי הכנסת. אני לא מבין מה ההיגיון כאן. אני ישבתי פעם בנשיאות הכנסת ואני יודע איך הדברים מתנהלים. אני גם מכיר את היושר של היושב-ראש, אגב. אני לא מבין איך דבר כזה קורה, שנושא של נאום מועלם מעל סדר-יומה של הכנסת. הנה, השבוע זה יעבור, אחר כך אנחנו נדון בתקציב, בשבוע הבא יהיו לנו כותרות אחרות ואנחנו נטפל בהן, זה דבר שאינו מתקבל על הדעת. לגופו של עניין, של נאום, אין לי הרבה מה להגיד. הנאום הזה הוא עטיפה קלוקלת של אותם רעיונות של הליכוד ושל הימין. לבוא ולומר שיש לדרוש מהנהגת העם הפלסטיני לא פחות ולא יותר: להכיר במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, אני, בעניין הזה, יש לי כמה שאלות. מה הנחיצות של מדינת ישראל שדווקא העם שהיא נאבקת בו, שהיא כובשת אותו, יכיר בה בהגדרה מסוימת? מילא הכרה במדינת ישראל, זה כבר הושג באוסלו, ב-1992, 1993. מה רוצים עכשיו?

אני חושב שיש כאן ניסיון נלוז, נלעג ונמוך להשפיל את העם הפלסטיני ואת הנהגתו, כאילו לאמץ את העיקרון הראשון של הציונות עלי אדמות, והוא קיבוץ הגלויות. מה קרה לכם? אתם רוצים הנהגה פלסטינית שסבלה ומשלמת את מחיר הכיבוש, מחיר העקירה, מחיר הפליטות, עוד לבוא ולהכריז קבל עם ועולם שהיא מקבלת את זה כגורלה הבלתי-נמנע? שהיא לא דורשת אפילו בצורה מוסרית לתקן את העוול, אלא שזה גורלה ולזה היא נועדה? זה מענה על תביעת השיבה. נא לסיים. לא, חברת הכנסת תירוש. זה לא רק זה. אני פוסל את זה גם בגלל מה שאת אומרת כמובן, אבל זה לא רק זה. נא לסיים, חבר הכנסת ברכה. אני רק אשיב לה. לא, אתה לא חייב. אבל אני אומר שהאמירה הזאת היא חרב מושטת על אזרחי מדינת ישראל הערבים. ההגדרה הזאת, כל בוקר שני ושלישי, והצעות החוק שאפילו הממשלה עצמה דחתה, כדי שלא להביא אותן להצבעה,

מה רוצים כאן, שאנשים יבואו להצטלב לציונות?

תהיו ציונים, תהיו מה שאתם רוצים, אבל אתם רוצים, מהקורבן ההיסטורי של המדיניות הזאת, לבוא ולהצטלב מול האמירה הזאת? אני חושב שזאת אמירה קשה, אמירה שאין לה מקום, אמירה שמחסלת כל אפשרות להתקדם לשלום.

האמירה על מדינה פלסטינית, מפורשת או לא מפורשת אני לא מאמין לאיש המשקר-באופן-נצחי הזה.

חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. שלוש דקות לרשותך.

פייתון, הוא נקרא "בריאן כוכב עליון". שם יש מעמד שבשבת, ביהודה העתיקה, היו סוקלים באבנים,

אנשים שאמרו את השם המפורש. אמרו "Jehovah". ואז יש מעמד שהכוהן הגדול מזמין את האנשים בשבת, והם צריכים לסקול את כל האנשים שאמרו את השם Jehovah, ואז הכוהן הגדול אומר: “now throw a stone because they said Jehovah”, אבל אז הם מעיפים את כל האבנים,

על הכוהן הגדול, כי הוא בעצמו אמר "Jehovah".

אמר "מדינה פלסטינית". הלוואי שהייתי שותף להרגשה שלך, חברי דני בן-סימון. אני הלכתי בחפץ נפש לנאום הזה, ואפילו לפני שבוע דיברתי כאן על אי-אמון קונסטרוקטיבי. אמרתי: בואו נראה. אני חושב קצת הפוך, ולפעמים חשבתי שדווקא בסדר שהוא בחר את אוניברסיטת בר-אילן, כי אולי הוא רוצה לתת דווקא הצהרה הפוכה מזה. חשבתי לעצמי, אם אני אצטרך לתת איזו הצהרה ניאו-ליברלית, הייתי בוחר את בית-ברל נגיד, או את גבעת-חביבה לומר את הדברים שם. ולכן היתה לי ציפייה, אבל לא רק בסמנטיקה, אדוני היושב-ראש. המלה המפורשת, השם המפורש, "מדינה פלסטינית מפורזת", אומנם נאמר, אבל לפני בואה של המלה הזאת, שהיתה בערך באמצע הנאום, ואחריה היה כל כך הרבה דיו שבא למחוק את המלה ולסגור את המלה בחזרה. איך אפשר להתייחס למדינה פלסטינית מבלי לדבר על הסכמים קודמים? איך אפשר לדבר, אדוני, על הליכה ללא תנאים מוקדמים כאשר אתה מראש קובע תנאים מוקדמים ואתה סוגר את עניין ירושלים לדוגמה? איך אפשר לדבר על מדינה עתידית מבלי להתייחס בכלל לשטח?

זאת הצהרה כללית,

של עוגות גבינה, אמא וים, שאנחנו כל כך אוהבים, או משהו קונקרטי?

שבמעמד כזה תינתן תשובה הולמת לנשיא אובמה. הנשיא אובמה הוא גבר שהחליט שהוא רוצה לקחת ברצינות את מנהיגות העולם החופשי, ואז ממקום כזה לא הייתי עושה חשבון היסטורי אחורה, אלא מתחיל דף חדש ממחר, ומנסה לראות איך אני דבק דווקא בתוכנית הסעודית, מקבל אותה, כי יש בה עוד 54 מדינות, מדבר על ברית אסטרטגית עתידית מול האיום האירני שכל כך מפחדים ממנו,

מול כל הדבר הזה, מתחיל התחלה חדשה שיש בה גם פרקסיס, לצד מפת הדרכים שבכלל לא הוזכרה.

לו אני הייתי בנימין נתניהו, הייתי אומר: מפת דרכים עם לוח-זמנים, והייתי מציג גם לוח-זמנים, כמו שמצופה ממנהיג לעשות במעמד כזה. חברה טובה שלי, קוראים לה נורית ריגלר, יש לה בלוג באינטרנט, והיא אמרה שזה היה המשחק המוקדם הארוך ביותר לאקט הקצר ביותר, וגם לי נדמה שזה מה שהיה.

תודה, אדוני. חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עיקר הדיונים המדיניים והמחלוקת המדינית בבית הזה הם כמובן סביב המתווה המכונה "שתי מדינות לשני עמים" או "הקמת מדינה פלסטינית". אני חושב שאחד הדברים הנכונים ביותר שראש הממשלה אמר בנאומו הוא הגדרת יסוד הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, וככל שהדברים נשמעים פשוטים, כך הם יותר אמיתיים, והוא חוסר הנכונות של העולם הערבי להכיר בכך שלעם היהודי מגיעה מדינת לאום יהודית כאן בארץ-ישראל. זה סוד העניין. זה סוד העניין. וככל שאנחנו מסתובבים, וככל שאנחנו עושים הסכמים כאלה ואחרים, שעם חלקם אני מסכים ועל חלקם אני חולק, תמיד תגיע בסופו של דבר לאותו עניין. וזה דבר מאוד תמוה, פה אנחנו מתווכחים בינינו האם נכיר או לא נכיר, האם לפלסטינים יש זכות,

בצד הפלסטיני אגב לא מתקיים דיון כזה, בצד הפלסטיני מחנכים את הילדים להיות שהידים. אתם יודעים שלספרי לימוד יש יתרון, הם פותחים צוהר עמוק לתוך עולם התרבות, לתוך עולם המחשבה של חברה. קח ספרי לימוד של חברה, תבין את תרבותה, תבין את מחשבותיה, תבין את הערכים שלה. כשאתה לוקח את ספרי הלימוד שנלמדים ברשות הפלסטינית, אתה לומד מה הם חושבים על העם היהודי, מה הם חושבים על הציונות, מה הם חושבים עלינו. רבותי, אנחנו כאן מתווכחים, ושם אין ויכוחים. שם יש דעה חד-משמעית, שאין לנו זכות לקיים כאן מדינת לאום יהודית על כל מה שמשתמע מכך, ומחנכים עם שלם כדי לפגוע, כדי לא לקיים את המדינה הלאומית היהודית.

אני באופן אישי מצטער כמובן על כך שראש הממשלה, שדיבר לפי דעתי ב-98% נאום ציוני, יהודי, מבריק, נכשל, כשל, לדעתי, בכך שהוא בכל זאת היה מוכן לשלם מס שפתיים למדיניות הבין-לאומית, ולהכיר במדינה פלסטינית מפורזת בתנאים כאלה ואחרים, שאגב יתקיימו כנראה רק בבוא המשיח, אבל זה לא משנה. והמסקנה? המסקנה היא שאנחנו לא צריכים להסכים למדינה פלסטינית. לא אמרתי שאני צריך לשלוט ב-2.5 מיליוני פלסטינים, אני לא מתכוון שהם יהיו אזרחי מדינת ישראל. אני לא חושב שאנחנו צריכים להסכים למדינה דו-לאומית, אבל אם ראש הממשלה דיבר על המנון ודגל,

הפלסטינים, מה ההמנון והדגל של הפלסטינים בירדן? מה עם ההמנון והדגל של הפלסטינים בלבנון? רבותי, גם עם מדינות ערב צריך לשבת ולדבר, הבעיה היא לא רק בעיה של מדינת ישראל.

עם ההמנון והדגל של הפלסטינים בארץ? סליחה, אני מקווה שלערביי ישראל אין בעיה עם ההמנון והדגל לפחות.

אני מסכים שיש בעיה, אבל לפחות אין מרד. יש מדינה.

תציע להם המנון ודגל אחר, הם לא יקבלו את זה, כנראה הם התאהבו בנו יותר מדי והם לא ירצו לעזוב את מדינת ישראל לעולם, ואני מבין אותם. אשר על כן, אני חושב שלפני שאנחנו קורעים את עצמנו בוויכוחים כאלה ואחרים, נדע להיות מאוחדים כלפי אלה שרוצים להשמידנו, שרוצים לקעקע את יסודות מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

תודה, אדוני. אני מזמין את חברת הכנסת חנין זועבי. יש לך שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ראש הממשלה נתניהו הציג בנאומו אתמול את חזונו הפוליטי אשר דרש ממנו באמת הרבה אומץ, אך גם הרבה כשרון, אומץ רב כדי להתעמת עם העולם בנאום שמנוגד בתכלית לתהליך המשא-ומתן שהתנהל כבר 13 שנה, ומנוגד להגיון העולם כולו. כשרון מעולה כדי להראות שחזונו הוא הוא ההמשך הטבעי לאותו משא-ומתן. כשרון אני חושבת הוא שם התואר, שם תואר מדויק, לתיאור עזות המצח העולה מנאומו של נתניהו, לבטל במחי יד את זכויותיו של העם הפלסטיני ולומר בנשימה אחת שפניו לשלום. אפשר רק לקנא בעזות מצח שכזאת. אפשר גם רק לקנא בכם, חברי הכנסת, על ביטולכם את זכויות הצד השני ובו בזמן הדגשתכם כי פניכם לשלום, למחוק ב-25 דקות של נאום את זכותו של העם הפלסטיני לריבונות מלאה ולחירות, ולהגיד שפניכם לשלום, שתמשיכו לשלוט בים, באדמה ובאוויר, ובזכותו של העם הפלסטיני למדינה בעלת רצף טריטוריאלי, ולהגיד שפניכם לשלום. איני מסוגלת לבטא את הערכתי ליכולת האדרת עצמכם בצדקת דרככם, כמו שאינני יכולה לבטא את הערכתי ליחסים המוזרים שפיתחתם עם המושג "שלום". בניתם לעצמכם מערכת יחסים, סוג של יחסים רומנטיים עם המושג "שלום" ועם תהליך השלום. מין יחס רומנטי שאין לו שום קשר עם המציאות, שום קשר עם העם שאמור להיות חלק מתהליך השלום. כך אתם מתמודדים עם שלום, מנהלים משא-ומתן ביניכם לבין עצמכם וביניכם לבין הממשל בארצות-הברית. אבל אני רוצה לשאול, ואתם? אבל אני רוצה לשאול, האם אתם באמת חושבים, הנה זה מה שאנחנו. האם אתם באמת חושבים כי תוכלו לדבר על שלום בלי להכיר בזכותו של העם הפלסטיני לחירות או לריבונות? האם תוכלו לדבר על שלום ללא התייחסות ולו מינימלית למציאות של העם שאתו אתם חייבים לעשות שלום? האם באמת תוכלו לשכנע את עצמכם שאתם יכולים להמשיך במצב הקיים ולתאר אותו כמצב של שלום? מה הציע לנו נתניהו אתמול? הפרשנים אמרו כי לא יזכיר את מילת הקסם "מדינה פלסטינית", וידבר על מפת הדרכים. אך מה עשה הקוסם? הוא כן הזכיר את מילת הקסם, בצורה באמת מעוררת התפעלות, קסם של ממש, שהדהים כל פלסטיני וכל ערבי, הוא אמר בעצם כי הפלסטינים חיים עכשיו, כבר עכשיו הם חיים במדינה פלסטינית. כל התנאים שנתניהו תיאר הם תנאים שכבר קיימים. כלומר, הפלסטינים כבר עכשיו הם בתוך מדינה מפורזת, בלי ריבונות על האוויר, בלי ריבונות על הגבולות. זה לא להגיד שהפלסטינים חיים עכשיו במדינה פלסטינית ואין צורך לנהל משא-ומתן? מאחר שאתם כה מתעקשים על השלום על-פי הגדרתכם, עליכם לפחות להכיר את היריב הניצב מולכם. הוא אינו דומה לכם, תודה, גברתי.

הוא פחות אנושי, ורומנטיקן גרוע מכם. הוא אינו יכול להתמודד עם השלום באופן מופשט ורומנטי. כמו כן, הוא לא גיבור עד כדי כך שיוותר על זכויותיו, והוא לא אמיץ כמוכם, שיסבול עד אין סוף את הכיבוש, כמו שאתם יכולים.

אני מסיימת. למען ההגינות אומר לכם, כי יריבכם כה מעריך את אומץ לבכם, אך גם הוא אמיץ מספיק כדי לומר לכם לא, לא לחזון של נתניהו, כן לשלום.

אחרונת הדוברים, חברת הכנסת ציפי חוטובלי.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני נדרשת היום להגן על נאומו של ראש הממשלה מאתמול. נאום חשוב, נאום שהיה בו הרבה תוכן, אבל נאום שהיו בו גם שתי מלים, שתי מלים שכולם ציפו, חיכו, אולי חששו, שיישמעו מפיו של ראש הממשלה, ושתי המלים אכן נאמרו: מדינה פלסטינית. אני צריכה להגן על הנאום הזה, אבל על שתי המלים האלה לא אוכל להגן. במשך כל השנים האלה מפלגת הליכוד לא הסכימה לקבל את הרעיון של חלוקת הארץ, ולא הסכימה להכיר באפשרות של כינונה של מדינה פלסטינית. מי לא הסכים? ולכן גם היום הזה, גם יום אחרי נאומו של ראש הממשלה, אני רוצה לומר מעל הדוכן הזה: אני לא מוכנה לקבל את האפשרות שבין הים לירדן תיכון מדינה פלסטינית.

גם עם כל התנאים, את מקלקלת את כל מה שהוא אמר אתמול.

והסיבה היא אותה סיבה. הסיבה המרכזית היא אותה סיבה שראש הממשלה היטיב לתאר. חברים, אי-אפשר להפריע. היא לא ראש הממשלה שמפריעים לה. אנחנו לא מפריעים, זה מאוד מעניין. גם לא ראש האופוזיציה. חברים, תנו לה הזדמנות. ראש הממשלה, אחד-אחד, לא כולם יחד. אני אתן לך את הזמן. סוף-סוף שומעים נאום אופוזיציוני.

ראש הממשלה עשה בנאום שלו תיקון של עוול היסטורי מתמשך. במשך השנים האחרונות הלכו ונשחקו כל זכויות היסוד של העם היהודי על-ידי ממשלות השמאל לדורותיהן, וקדימה שיאן. העיקרון של ירושלים כעיר מאוחדת נשחק עד דק, עד כדי כך שאהוד אולמרט הסכים לחלק את ירושלים. אבל היא מפורזת. העיקרון של ההכרה במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי היה עיקרון חשוב, עד שבאה הגברת ציפי לבני ואמרה: אפשר גם בלי העיקרון הזה. במשא-ומתן שהיא ניהלה, גם עם אבו מאזן, גם עם אבו עלא, עקרון המדינה היהודית לא נשמר. קם ראש ממשלה בישראל ונושא נאום שבו הוא נותן תיעוד היסטורי מדויק, מרשים, ועומד על זכותו של העם היהודי, לא כמו קדימה, ששחקה את עקרון זכותו של העם היהודי והתעלמה ממנו.

חבר הכנסת חסון, ברוך הבא. אי-אפשר שאתה רק מגיע, אתה נואם. יש, אחריה אתן לך לנאום. אי-אפשר, זה לא הולך ככה. אתה מפריע לאופוזיציה. בבקשה, רבותי, אני רואה שאתם מגינים בחירוף נפש על ראש הממשלה.

אני מקדם אתכם בברכה. קם ראש הממשלה באופן מנהיגותי ומזכיר לכולנו:

זכותו של העם היהודי היא זכות היסטורית שמקורה בתנ"ך. מי מכם שמע מנהיג מהשמאל אומר את זה? מאז דוד בן-גוריון כנראה לא קמו לנו מנהיגי שמאל שזכרו שזכותו של העם היהודי נטועה עמוק בהיסטוריה היהודית. ממשלות השמאל שחקו את העיקרון החשוב הזה. אחר כך הגיע העיקרון של, מי בסרבנות המתמשכת לשלום במזרח התיכון. ראש הממשלה היטיב לעשות כשזרק את הכדור למגרש הפלסטיני, והזכיר את כל אותן החמצות היסטוריות של הפלסטינים, פעם אחר פעם, לקבל מדינה מהעם היהודי. בעוד אלו, אנשי קדימה, בוכים על כך שהיהודים אינם מחלקים את הארץ וממהרים להתנער מכל הנכסים הלאומיים שלנו, קם ראש ממשלה בישראל ואמר: אנחנו לא מוותרים על נכסים לאומיים,

אנחנו לא מוותרים על זכותו של העם היהודי לבנות בהתיישבות ביהודה ושומרון, אנחנו שומרים על אחדות ירושלים.

כל הדברים שאתם הפקרתם במשך כל השנים האחרונות. מה עם השלום הכלכלי? מה קרה לשלום הכלכלי? בסופו של דבר, חברים, אם יש לכם תלונות על הנאום של ראש הממשלה, אין לכם להלין אלא על עצמכם, שהובלתם את מדינת ישראל,

למבוי סתום מדיני, שהדרך להיחלץ ממנו עוברת דרך נאום שכולל, רבותי, תרבות דיון היא ששומעים גם את הצד האחר. זה לא תמיד קל, תאמינו לי. אני אסיים במשפט: מאחר שהפלסטינים גם היום אינם מוכנים לקבל מדינה פלסטינית, אני חושבת שיפה עשה ראש הממשלה כשהושיט יד לשלום, כדי שיבינו מיהו סרבן השלום האמיתי במזרח התיכון, כך שבין הים לירדן בכל מקרה תיכון אך ורק מדינה,

תודה רבה לחברת הכנסת חוטובלי. רבותי, עכשיו באמת הערה. כאשר כולכם זועקים זעקות וקריאות ביניים, אף אחד לא שומע ולא קולט. לא יכול להיות שכולם יזעקו יחד. לפחות תעשו איזו תורנות. דבר שני, תרבות דיון היא לשמוע את הצד האחר, לא כל מלה שהוא אומר,

רבותי חברי הכנסת,

שתי הצעות לאי-אמון בממשלה. ההצעה הראשונה היא הצעת אי-אמון מטעם קדימה בנושא: ראש הממשלה לחוץ המשנה את מדיניותו בהתאם לאינטרס שרידותו הפוליטית. נא לשבת. אני הולך לערוך הצבעה. מי שאחר כך יטעה, לא יבוא אחר כך ויבקש לשנות את ההצבעה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד הצעת האי-אמון של קדימה? הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

נגד, 55, נמנעים, 1. חבר הכנסת זחאלקה, אתה נמנעת. אני קובע שההצעה לא התקבלה. אנו עוברים להצעת אי-אמון מטעם סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד בנושא: ממשלה מסוכנת לדמוקרטיה. חבר הכנסת ברכה, אתה צריך להיות מוכן. כי אם תתקבל הצעת האי-אמון, בבקשה, רבותי, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת סיעות חד"ש רע"ם-תע"ל בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 29, נגד, 57, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. עכשיו אנו עוברים לבקשת ועדת החינוך, אדוני שר החינוך, התרבות והספורט, להחיל דין רציפות על הצעת חוק בית העצמאות, התשס"ח 2008. לאחר מכן יעלה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט כדי לבקש לקיים דיון בהצעות חוק העונשין, תיקונים 104 ו-105, בנושא החלת דין רציפות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, על-פי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, אני מתכבד להודיע במליאת הכנסת על רצונה של ועדת החינוך, התרבות והספורט להחיל את דין הרציפות על הצעת חוק בית העצמאות,

שפורסמה בחוברת הצעות חוק מס' כ/230. מדובר בהצעת חוק חשובה אשר מטרתה לאפשר שחזור ושימור של הבניין שבו הוכרזה הקמת מדינת ישראל בה' באייר התש"ח, שהיה גם ביתו של מאיר דיזנגוף, השוכן בשדרות-רוטשילד בתל-אביב, ולהקים בו, בין היתר, מוזיאון לתולדות עם ישראל בארץ-ישראל, מרכז חינוכי ותרבותי, ולהנציח את זכרו ומורשתו של מאיר דיזנגוף, שציווה בצוואתו את הבניין לטובת הציבור. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת השבע-עשרה, וועדת החינוך, התרבות והספורט אף הכינה ואישרה אותה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שגובש נוסח בהסכמת הממשלה. לאחר החלת דין הרציפות, שהוועדה מבקשת כאמור ממליאת הכנסת לאשרה, בכוונת הוועדה לשוב ולדון בנוסח זה ולנסות לגבש נוסח שיהיה מוסכם על הגורמים השונים המעורבים בחקיקת החוק וגם להסדיר את הסוגיה של בית התנ"ך. על-פי הוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, כל סיעה הרוצה בכך או הממשלה,

החליטה לתמוך בהצעת החוק, בהחלת הרציפות, רשאית להציע בתוך שבועיים שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק. אם תוגש הצעה כזאת, תחליט הכנסת בעניין. אם לא תוגש הצעה כזו, תחליט הכנסת בהצבעה, ללא דיון, על החלת דין הרציפות. הוחל דין רציפות, תמשיך ועדת החינוך, התרבות והספורט לדון בהצעת החוק, ורשאית היא לנהוג בדיונים שנתקיימו בכנסת הקודמת כאילו היו אלה דיונים שלה.

תודה ליושב-ראש ועדת החינוך. יעלה יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. הנושא: הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט

רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 97) (גנבת ציוד חקלאי ותוצרת חקלאית), התשס"ח 2007, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104) (איומים ותקיפה), התשס"ט 2008, והצעת חוק העונשין (תיקון מס' 105) (תקיפת מטפל ומאבטח), התשס"ט 2008. חברי חברי הכנסת, לאחר מכן היינו אמורים לדון בהסתייגויות להצעת חוק, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, דמי הבראה. הואיל והוועדה עדיין איננה מוכנה, וכנראה לא היו הסכמות בעניין זה, הדבר לא עולה על סדר-היום. לכן, מייד לאחר הצגת העניינים על-ידי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, יעלה השר אהרונוביץ על מנת להשיב על שאילתות, ובכך יסתיים סדר-היום היום.

אדוני

שאני אקבל אותם בחדרי מייד בתום הישיבה הזאת, ואבטל כל ישיבה אחרת כדי לסיים את העניינים הדרושים, הסכמות או אי-הסכמות. אני מזמין אותך יחד עם כל ראשי האופוזיציה. בבקשה, רבותי חברי הכנסת. אתם יודעים שניתנת אפשרות לכל אחת מסיעות הכנסת להתנגד להחלת דין רציפות. אם בתום 14 יום לא יהיו התנגדויות, יעלו הנושאים להצבעה כקריאה ראשונה, כי החלת דין רציפות והצבעה עליה כמוה כקריאה ראשונה. רבותי, אני מזמין את כבוד השר יצחק אהרונוביץ, כבוד השר לביטחון פנים, כבוד הניצב לשעבר. השר אהרונוביץ ישיב על שאילתא של חבר הכנסת חיים אמסלם בנושא: אילוץ בחורי ישיבה לחלל שבת. חבר הכנסת אמסלם נוכח. בבקשה, כבוד השר. בידך אפשרות לשאול אחר כך שאלות. שאילתא מס' 6. ביום כ"ב באדר התשס"ט (18 במרס 2009): בעיתון "המבשר" פורסם כי שוטר בתחנת הקישלה אילץ שני בחורי ישיבה לחלל שבת. גם לפני שבועיים אולצו שני חרדים בירושלים לחלל שבת.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת חיים אמסלם ביקש לדון בפרסום שלפיו שוטר אילץ שני בחורי ישיבה לחלל שבת. ביום שבת, 17 בינואר 2009, סמוך לשעה 08:30, באזור שער יפו בירושלים, הוזעקו שוטרים על-ידי בעל דוכן והוא הצביע על שני חשודים יהודים. הוא טען כי השניים קיללו אותו, ירקו לכיוונו, זרקו על דוכנו קליפות של גרעינים וניסו להפוך את הדוכן על תכולתו. בעל הדוכן הוסיף כי בחודש האחרון שני החשודים מתנכלים לו, מגדפים אותו ויורקים עליו. בעל הדוכן הגיש תלונה במרחב דוד. שוטר הסיור שעיכב את החשודים דיווח כי השניים קיללו אותו וקראו לו "ערבי, משתף פעולה עם ה'חמאס'", מעשים שכשלעצמם הם עבירות פליליות על-פי חוק העונשין. החשודים הכחישו את המיוחס להם וטענו כי השוטר השתמש באלימות במהלך האירוע. החשודים, האחד יליד 1991, כבן 18 ביום המקרה, והשני יליד 1992, כבן 17 ביום המקרה, עוכבו לחקירה בתחנת המשטרה במרחב דוד, מרחק כשתי דקות הליכה, וזאת בהתאם לסמכות הקבועה בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים). החשודים לא החזיקו תעודה מזהה, בניגוד לאמור בחוק, ועל כן נלקחה מהם טביעת אצבע לצורך בדיקה וזיהוי. החוקר הסכים לאפשר לחשודים שלא לחתום על טופסי החקירה והשחרור בערובה, בשל קדושת השבת, והשניים שוחררו לדרכם בשעה 11:10, כשעתיים וחצי בלבד לאחר עיכובם בשטח.

בכך ניתן ביטוי למאמץ שנעשה על-ידי המשטרה להימנע מהמשך מעצרם של החשודים עד צאת השבת. כדי לאזן בין אחריותה של המשטרה לשמירה על הסדר הציבורי, למניעת עבירות ולתפיסת עבריינים והעמדתם לדין לבין רצונה להימנע מפגיעה ברגשות דתיים של שומרי מצוות, נקבעה הנחיה שעניינה מעצר בשבת, הסעת חשוד וחקירתו לפי הצורך. זה קיים בנהלים. לסיכום, מהנתונים העולים מתיק החקירה יוצא כי נעשו מאמצים ראויים, בנסיבות העניין, להימנע מפגיעה ברגשותיהם של החשודים. מאחר שהנושא הועבר לטיפולה של מח"ש, התיק נמצא אצל פרקליט לעיון והחלטה, אמנע מלהביע עמדה או מסקנה כלשהי לגבי חוקיות פעולת המשטרה עד מתן החלטת הפרקליט בתיק. כפי שאמרתי, עדיין אין החלטת הפרקליט, ועדיין זה נמצא בחקירה במח"ש.

בבקשה, חבר הכנסת אמסלם, שאלה נוספת. תודה, אדוני השר. אני מקבל את התשובה ואני מסתפק בה, אבל יחד עם זאת, זכור לי שלפני קצת יותר משנה היה מקרה של אדם שהלך לתומו בשבת מבני-ברק לתל-אביב, כי הוא היה חזן, ושוטרת אמרה לו: למה אתה הולך בצדי הכביש? הוא הסביר לה שהוא לא יכול לנסוע. נדמה לי שהמודעות לערך קדושת השבת לגבי אותם אנשים ששומרים אותה לא מספיק גדולה, ואולי כדאי לרענן יותר את ההנחיות ואת ההוראות אצל השוטרים. בהחלט יש מקום לחקור, אפשר לעשות את זה אחרי שבת. כך היה במקרה הספציפי. אמרתי שלמקרה הספציפי אני לא רוצה להיכנס. אני חושב שיש מקום לרענן את ההוראות. תודה.

כבוד השר ישיב על שאילתא רגילה של חבר הכנסת יצחק וקנין: עלות חקירת ראש הממשלה. בבקשה, אדוני השר. ביום כ"ב באדר התשס"ט (18 במרס 2009): פורסם כי פרקליט מחוז ירושלים ושני חוקרים מיאח"ה שהו בארצות-הברית במשך עשרה ימים במסגרת חקירת ראש הממשלה. רצוני לשאול: 1. כמה חוקרים ואנשי פרקליטות יצאו לחוץ-לארץ במסגרת חקירות יאח"ה? 2. בכמה ארצות החקירות מתנהלות? 3. מה הם הסכומים שהשקיעה המדינה לצורך חקירות ראש הממשלה בחוץ-לארץ? 1 2. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת יצחק וקנין ביקש לדון בפרסום שלפיו

שאלה נוספת לחבר הכנסת וקנין.

כבוד השר ישיב על שאלתו של חבר הכנסת אמנון כהן: עלייה במספר הנוהגים בשכרות. חברי הכנסת, זה דבר לא רגיל שכל השואלים נמצאים במקום. זה בזכותך, אדוני השר. זה מכיוון שהיה רצף. כי כך אתה היית, כחבר הכנסת, היית מחכה לשמוע את השאלות. ביום ה' באייר התשס"ט (29 באפריל 2009): פורסם כי נרשמה עלייה של יותר מפי-שניים במספר הנהגים שנתפסו נוהגים בשכרות בשנת 2008 לעומת 2007. מדובר ב-11,000 נהגים. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, היכן מדורג גורם השכרות בין גורמי התאונות? 3. מה עושה המשטרה

ובדגש על פעילות ממוקדת בסופי שבוע ובמקומות בילוי. תודה רבה. כבוד השר ישיב על שאילתא מס' 10 של חבר הכנסת זבולון אורלב: איסור על מתנדבי המשמר האזרחי לאבטח בנשקם חוגי סיור. בבקשה, אדוני. ביום כ"ב באדר התשס"ט (18 במרס 2009): מתנדבי המשמר האזרחי השתמשו בנשק המשטרתי שקיבלו כדי לאבטח בהתנדבות חוגי סיור. מ-1 במרס 2009 אסרה זאת המשטרה, ועל חוגי הסיור לשכור שירותי

באפריל 2009. יש כבר שינוי. ההנחיות החדשות שגובשו והופצו במרס קובעות כי כל מאבטח טיול חייב לעבור הכשרה בת שלושה ימים ורענון כל חצי שנה, וכן לקבל אישור ממפקד היחידה שבה הוא פעיל כמתנדב. לסיכום, משטרת ישראל אינה אוסרת על מתנדבים לאבטח בהתנדבות חוגי סיור, אלא שבעקבות החמרת הדרישות לרישוי טיולים, מלווי טיולים, ובכלל זה מתנדבי אגף הקהילה, המתנדבים שנמצאים באק"מ,

נדרשים כיום לעבור הכשרה ייעודית למאבטחי טיולים כתנאי לכך שיוכלו לקבל נשק אק"מ לצורך ליווי טיולים. תודה. לחבר הכנסת אורלב ודאי יש שאלה נוספת. אתה לא תניח לעניין זה כך לעבור. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, האלטרנטיבה לאותו מתנדב של המשמר האזרחי שלא עבר את שלושת הימים, לא ברור לי. כלומר, הוא יכול להיות מתנדב של המשמר האזרחי 20 שנה, אבל דורשים ממנו עכשיו שלושה ימים. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה שישכרו מאבטח מחברת שמירה, ויעמיסו את העול של המתנדב הזה, שבמקומו בא עכשיו עובד בשכר, על מטיילים, ועל-ידי כך מייקרים את הטיול, ועל-ידי כך אין טיול. לא כל הטיולים הם טיולים של בית-ספר שיוצאים אליהם 300 תלמידים. יש חוגי סיור, יש תנועות נוער, שיוצאים 30, 40 תלמידים. מדוע אי-אפשר שאותו מתנדב שהמשטרה קבעה שהוא מתנדב של המשמר האזרחי, נותנים לו לשאת נשק במשמרתו במשמר האזרחי, מדוע הוא לא יכול לשאת נשק בטיול? זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, שאגב פוגע בטיולים, ואני אומר גם גורם לביטול טיולים. אני בטוח שהשר יש לו עניין גדול שהצעירים שלנו והתלמידים שלנו יטיילו ויסיירו. אני מודה לך, חבר הכנסת זבולון אורלב. אבל הערכת המצב והעבודה שנעשתה באג"מ, מחלקת המבצעים והאבטחה, הם בדקו את כל האפשרויות ואת כל האלטרנטיבות. דקה, חבר הכנסת אורלב. במשך שלושה ימים או שלושה ימים וחצי צריך לעבור הכשרה. בכל זאת, מדובר באחריות לתלמידים ומסיירים. אני לא חושב שזו הבעיה שצריכה כרגע לעכב את כל הנושא של אותם מאבטחים. לבוא ולהגיד: רבותי, ישב צוות עבודה שבחן את כל הנושא, והגיעו למסקנה. אתה אומר עכשיו: בוא נעזוב את זה ונלך על האלטרנטיבה של אדם שעבר את הקורס או את ההכשרה של יום אחד, או יותר, ואותו נכשיר. לטעמי, אנחנו ממהרים מדי.

לשאלתך, תן לי לבחון את זה עוד הפעם. תודה רבה. חבר הכנסת אורלב, זה הרי לא דיון נפרד. חבר הכנסת אזולאי, תמסור דרישת שלום. אבל אתה לא יכול בשום אופן.

חבר הכנסת אמנון כהן מבקש לשאול את השר בשאילתא מס' 17, ילדים נפצעו מכלבים תוקפים. בבקשה, אדוני.

בניסן התשס"ט (1 באפריל 2009): בנתניה ובכפר-סבא הותקפו ילדים על-ידי כלבים, נפצעו ואושפזו. מקרים אלו אינם בודדים וכבר אירעו מקרים דומים בעבר. רצוני לשאול: 1. מה עשתה המשטרה בשני מקרים אלה? 2. כמה מקרים דומים אירעו בשנים 2007,

השכן אשר הבחין באירוע התקיפה נשכב על הקטין והצילו מהכלבים. מתוכן החקירה עולה כי לא ברור כיצד הקטין עבר את החומה הגבוהה. אביו של הקטין אמר בעדותו במשטרה כי אין כל אשמה מצדו של השכן, והוא אף הודה לו על כל כך שהציל את חיי בנו. אנשי זיהוי פלילי שהגיעו למקום סרטטו את החצר וצילמו אותה. ומאחר שמחומר הראיות הוברר כי לא היתה כל רשלנות מצדו של השכן, התיק נגדו נסגר מעילה של חוסר אשמה פלילית. תודה רבה. האם לחבר הכנסת אמנון כהן שאלה נוספת? לא, הוא לא סיים.

לפי חוק העונשין סעיף 338, נפתחת חקירה במקרה של התרשלות ואי-נקיטת צעדי זהירות מצד הבעלים של בעלי-החיים שכתוצאה מהן נגרמה חבלה, או סכנה לחיי אדם. במקרים מיוחדים תיפתח חקירה גם במקרה שבו בעל-החיים פגע במספר חיות, וניתן להקיש על מסוכנות אפשרית גם לבני-האדם. 2. באשר למספר המקרים שאירעו בין השנים, דיברת על מה שהיה בשנים 2007 2009, הרי שמאגר הנתונים המשטרתי מתייחס לכלל תיקי החקירה שנפתחו בגין רשלנות בטיפול בבעלי-חיים, ולא לתיקים ספציפיים של תקיפת כלבים. מעבר לכך, לא ניתן להצביע בכמה מקרים הותקפו קטינים.

משטרת ישראל תמשיך ותחקור את מקרי התקיפות ותמשיך לפעול בנחישות כדי למנוע הישנות המקרים בעתיד.

אדוני היושב-ראש.

עוד רגע, רגע, אדוני. חבר הכנסת אמנון כהן, יש לך שאלה נוספת?

אני מסתפק בתשובת השר. אני מאוד מודה לך. השר ישיב על שאילתא מס' 20 של חבר הכנסת דוד אזולאי: עצירת התנועה בכביש מס' 1. ביום ז' בניסן התשס"ט (1 באפריל 2009): בתאריך 5 במרס 2009 עצר רכב מסוג "סקודה" שמספרו 62-728-51 את התנועה מכיוון ירושלים לתל-אביב, ליד הכניסה ליישובים קריית-יערים ונווה-אילן. הרכב ומעליו "קוז'ק" ניצב לרוחב הכביש למשך כרבע שעה ואז נכנס הנהג ונסע ושחרר את הפקק. רצוני

מה היתה הסיבה לעצירת התנועה? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת דוד אזולאי ביקש לדון באירוע שבו עצר רכב משטרתי את התנועה מכיוון ירושלים לכיוון תל-אביב למשך כרבע

תודה, אדוני השר. חבר הכנסת אזולאי, שאלה נוספת?

אנחנו עוברים לשאילתא מס' 64 של חבר הכנסת שלמה מולה:

בבקשה. ביום כ"ו באייר תשס"ט (20 במאי 2009): ב"כלכליסט" מ-6 במאי 2009 פורסם כי המשטרה החליטה להפסיק לאכוף ביטוח רכב. רצוני לשאול: מדוע ניתנה הנחיה שמשמעותה המעשית היא עידוד נהגים שלא לבטח את

בעניין זה יש להוסיף ולהבהיר, כי המחסור במועדי משפט מוביל באופן ישיר לריבוי דוחות הממתינים לקבלת תאריכי דיון מחד גיסא ולסגירת דוחות בשל התיישנות מאידך

75. בריונות ודקירות בקרב צעירים חבר הכנסת אמנון כהן שאל את השר לביטחון פנים ביום כ"ו באייר תשס"ט (20 במאי 2009): נער בן 13 נדקר ביום שישי שעבר

שלושה ימים קודם לכן נדקר נער בגן-הזיכרון בעיר. שני מקרים אלו מצטרפים לעוד מקרים שאירעו

ב-2006 נפתחו 1,515 תיקי נוער בגין נשיאת סכין, ב-2007 נפתחו 1,679 תיקי נוער בגין נשיאת סכין,

לשם המחשה, בראשון-לציון נפתחו במחצית 2009 חמישה תיקי חקירה בגין אירועי דקירה, וזאת בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2008, שבה נפתחו רק שלושה תיקים. 2. משטרת ישראל מתייחסת בכובד ראש לעבירות דקירה ונשיאת סכין בכלל, בדגש על אלה המבוצעות על-ידי קטינים. לשם מיגור התופעה ננקטות כמה פעולות, ואמנה אותן: 1. הצבת ניידות של מג"ב במרכזי ערים ובשכונות שבהן יש תופעה של אלימות בקרב בני-הנוער, 2. הפעלת ניידות שגרה במקומות בילוי, 3. הכוונת רכז מודיעין לחשיפת עבירות אלימות, 4. עבודה מתואמת עם הרשות המקומית לצורך הכוונת פקחים למקומות מועדים לפורענות. כמו כן נעשית פעילות יזומה, גלויה וסמויה, כדי לאתר את העבריינים הנושאים סכינים. אלה התוצאות, וזאת כמובן עבירה מאוד חמורה, ואנחנו נמשיך לפקח עליה. שאלה נוספת לחבר הכנסת, יסתפק בדברי השר. שאילתא 121 של חבר הכנסת אברהים צרצור, לפרוטוקול. הוא לא נמצא כאן. חבר הכנסת אברהים צרצור שאל את השר לביטחון פנים ביום י"א בסיוון התשס"ט (3 ביוני 2009): קיבלתי הרבה תלונות ממשפחות האסירים

הערבים אזרחי מדינת ישראל, כי אין אפשרות להנפיק אישורים לקרובי משפחה מדרגה שנייה לבקר את האסירים. רצוני לשאול: 1. האם קיימת פקודה או קיים נוהל כזה? 2. אם כן,

למשפחות מדרגה שנייה לבקר את יקיריהן

ועדת הכנסת, יש לו גם הודעה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום את הוועדות הבאות לדיון בהצעות החוק כדלקמן: ועדת העלייה,